הנושא על סדר-היום: המשך דיון - יוקר המחיה בישראל - צמצום זמני ההמתנה בנמלים, והסרת חסמים בפני שינוע מטען מנמלי ישראל. בינתיים קיבלנו לבקשתנו מהממ"מ חוות דעת. אבקש לתת לנו סקירה על חוות הדעת. בוקר טוב. בת חן רוטנברג ועמי צדיק ממרכז המחקר והמידע. נדבר היום במילה על חשיבות הייבוא והתחרותיות בענף הנמלים, על הסדרת הענף וזמני ההמתנה בנמלים השונים. התחרותית מובילה לשיפור טכנולוגי כדי להתייעל ולהתחרות. אנו יודעים שמדינה מייצרת לפי יתרון תחרותי והתמחות בייצור, זה מוביל גם לשיפור הרווחה וגם להגדלת הפריון. אנו יכולים לראות שהמשקל בייבוא בתוצר מתקשר גם לרמת התוצר לנפש. ישראל נמצאת גם במשקל ייבוא בתוצר יחסית וגם בתוצר לנפש יחסית נמוך למדינות ה-OECD. בהקשר הדיון שלנו נראה את הקשר בין המשקל של הייבוא בתוצר לבין רמת המחירים. הקשר פה הוא קשר שלילי כלומר כאשר משקל הייבוא בתוצר הוא נמוך, אנו רואים שרמת המחירים במדינה היא גבוהה בישראל יותר מאשר ממוצע מדינות ה-OECD וגם משקל הייבוא בתוצר בהתאם. על הרפורמה בנמלי הים לא ארחיב מכירים, רק אומר במילה שלפני הרפורמה התחלנו עם שלושה נמלים ציבוריים והיום אנו עומדים על שישה נמלים, כאשר אחד הוא ציבורי וחמישה הם פרטיים במודל בעל הבית, שזה לפי סקירה של הבנק העולמי, המודל הנפוץ ביותר בקרב נמלים בינוניים וגדולים. זה מה שרווח היום בעולם. בבחינת פריקת המטענים מבחינת טונות, מעניין לראות פה את העלייה בנתח השוק של חברת מספנות ישראל ביחס לנמלים שבמרחב אשדוד ונמל חיפה. לבנק העולמי יש מדד שהם בודקים את רמת היעילות של הנמל, את זמן השהייה של האוניה מרגע הכניסה לנמל עד רגע היציאה, ובוחנים 370 נמלים ברחבי העולם. ב-2021 הדירוג של נמל אשדוד מתוך 370 נמל אשדוד קיבל ציון של 329 שזה אפילו ירידה משנה קודמת וגם נמל חיפה שקיבל ציון 196, יש ירידה מהשנה הקודמת. בבחינה של הזמנים עצמם, זמן השהייה שזה הזמן הכולל שבו נמצאת האוניה מרגע כניסתה לנמל, יש עלייה בשנים האחרונות גם בנמל אשדוד וגם בנמל חיפה. במסמך עצמו פירטנו גם לפי סוגי המטענים השונים, גם לפי מכולה, מתקנים אוטונומיים, מתקן כללי וצובר. פה אנו מציגים את הצובר כי זה נושא יותר של הגרעינים שגם נדון בדיון הקודם. גם זמן ההמתנה עד שהאוניה פרקה, וגם הזמן של הפריקה עצמה, כלומר בחישוב של העלות של האוניה, אנו מסתכלים לא רק על זמן ההמתנה עד שנכנסה האוניה לפרוק אלא גם כמה זמן לקח לפרוק אותה. גם בזמן הפריקה יש עלייה בשנים האחרונות בזמן הפריקה, ואולי כהתאמה כתמונת ראי זה ההיענות לביקוש כלומר כמה אוניה, שמבקשת לפרוק, נענית בחיוב. בשנים האחרונות יש סטגנציה של השנתיים האחרונות אבל כן עומדת על אחוז מאוד-מאוד נמוך של היענות לביקוש. לפי מה שאנו הבנו זה מדד שלא בוחנים אותו ברחבי העולם, כי ההיענות לביקוש גבוה, כלומר אין דבר כזה שאוניה מבקשת לפרוק ונענית בשלילה. פה אחת מכל שש אוניות נענית בחיוב. מבחינת המצב התחרותי, בשנים האחרונות נכנסה דינמיקה תחרותית שמובילה גם להתייעלות גם בפריקה וגם בקיצור הזמנים של הסחורות. הנתונים אולי קצת יותר מוקדמים כי נמל חיפה הופרט רק ב-2022 אז עדיין לא נכנסו הנתונים של ההתייעלות אבל כן רואים ירידה בשנה האחרונה. אפשר לקחת את הפעילות של נמל מספנות ישראל בייבוא של הדלק ולראות שגם ברגע שנכנסה להתחרות בשוק הזה המחיר של המלט ירד וגם נתח שוק של חברת נשר שהייתה מונופול, ירד מתחת ל50%. האישור שניתן לפרוק ברציפים נוספים ב-2022 בנמל מפרץ בחיפה וגם בנמל הדרום באשדוד הביא לקיצור הזמנים גם בזמני ההמתנה של האוניות וגם בפריקה. מה לגבי ההפסדים הכספיים, שמגולגל על הצרכנים בסופו של דבר? בסקירה שערכה אגף הכלכלנית הראשית זו סקירה מאוד מעמיקה, לבחון את העלות שמתגלגלת לצרכן. ברור לנו שחלק מהעלויות שמתגלגלות על היבואנים והיצואנים מתגלגלות בסופו של דבר גם לצרכנים. אנו יודעים שהפגיעה בייצוא לפי הבחינה שלה, היא אומרת שהירידה בתקופה בנמלים ברבעון הראשון של 2021 נאמדה בכ-16 מיליון ₪ ליום והפגיעה ברכיב הייבוא למוצרי השקעה הם מונחי התוצר נאמדה ב-10 מיליון ₪ ביום כלומר יש לזה ערך שמתגלגל. 10 מיליון שקל ביום, לא הבחנתם בין הגרעינים למכולות? בסוף הפגיעה היא בסך אוניה ליום. זה תלוי איזה סוג אוניה, מה גודל האוניה נגזר המשקל שלה - וגם האם המוצרים שהיא מביאה הם מוצרי צריכה ישירה או מוצרי תשומות שמגיעות לתעשייה. בסופו של דבר חלק סופגים היבואנים והיצואנים וחלק מתגלגל לצרכן. מאיפה את יודעת שהם סופגים משהו? אתם לא יכולים לבדוק את זה.

לפי מחקרים שבדקנו אבל נבדוק טוב יותר בפעם הבאה לגבי גרעינים בנפרד ומוצרים אחרים. נעשתה בדיקה פרטנית ונראה מה הנזק. מי מהאוצר פה? אין אוצר? איציק לא פה?

לא הגיע. נחכה לו. משרד התחבורה, מהישיבה הקודמת מצאנו, גם הרכבת אנו צריכים אותם, שאחת הבעיות המרכזיות במיוחד של הגרעינים אבל גם של המכולות זה העובדה שאין מספיק נהגים, שיוציאו את הסחורה החוצה. זה גורם לזה שמשלמים קנסות, והקנסות מגולגלים לצרכן בסופו של דבר. חלק מהדברים שאין נהגים נובע מזה שעשיתם כל מיני הוראות לגבי היכולת של הנהגים לנהוג במשך היום, מספר שעות כזה. פה אנו צריכים שינוי כי כל הכבוד שאתם רוצים שייסעו פחות, אבל אין נהגים. כשיהיו נהגים - תנו פחות שעות. כיום אין נהגים בכלל. כמו שמאילת אתם מאפשרים או יותר שעות או אותו נהג שנוגע מאילת יכול לנהוג מאשדוד ולכן פה אנו צריכים את הסיוע שלכם כדי לשפר את הנושא של היציאה החוצה מהנמל כי זה הנמל לא אשם. הנמל התחייב פה, גם ההסתדרות, שאם תהיה אפשרות להוציא את המטענים מהר, הם יעשו כל מה שצריך כדי שהדברים הללו ייצאו.

שנית, לגבי הנמלים, נמל אשדוד לא יכול לסמוך על זה שנמלים אחרים לא יכולים לעבוד בפול קאפסיטי בגלל שיש הסכמים. אם נמל אשדוד לא ייתן מענה, ואם נשחרר את ההסכמים הללו שתהיה תחרות ממש, אל תבנו על זה אומר לכם את האמת, כי הצרכן יותר חשוב מכל דבר אחר, גם מהעובדים, כי גם העובד הולך למכולת לקנות מוצרים. אז קחו בחשבון שאם נגיע למסקנה שהנמל הציבורי לא עושה עבודתו, זה מה שיהיה. לגבי האוצר, כמה כסף נמל אשדוד מעביר לאוצר מדי שנה? עד היום נמל אשדוד העביר כ-800 מיליון שקל מ-2010 דיבידנדים, כ-100 מיליון לשנה. אז הכסף הזה לא צריך ללכת לאוצר אלא לסיוע בנושאים האלה של הגרעינים וכו'. אתם מקבלים קנסות. חלק אתם משתמשים לכיסוי הוצאות וחלק נותנים לאוצר. מה יקרה אם לא יהיו לכם הקנסות? לא תעמדו ביעדים הכלכליים שלכם? קודם כל לגבי העבודה, היא הגיעה אלינו רק אמש ולא הגבנו לה. יש לנו הרבה הערות כמובן.

לגבי הפעילות של נמל אשדוד. זה לא רק נמל אשדוד. צוואר הבקבוק העיקרי שפגע מאוד בפעילות של נמל אשדוד בעיקר בתקופת הקורונה היה כ-8% מהמטענים. עזוב את הקורונה.

המכולות מעולם לא המתינו. היום צוואר הבקבוק הקשה ביותר שהיה לגרעינים - נפתר. פתחנו את המסוע. המסוע עובד כבר בקצב של מיליון ו-400,000 טון בשנה בחודשיים- - אין קנסות? במקום מיליון לשלם לאוניה משלמים חצי מיליון.

קנסות על זה שהמטען נמצא בנמל ולא יוצא החוצה. הוא משלם את הכסף. הוא לא משלם את הכסף. נמל אשדוד השקיע יחד עם חברת חנ"י 250 מיליון שקל במתקנים שיבואנים אחרים מימנו בעצמם, ייעודיים. המתקן הזה התחיל לעבוד עם שלושה מדלים מהמתקדמים ביותר בעולם. הקצב שלו הולך ומשתפר דרמטית. זה לגבי הגרעינים. זמן שהייה כללי היה בינואר עד יולי 22' 44 יום. ינואר-פברואר 23' כבר 25 ימים כאשר אוניה ממוצעת בינואר עד יולי 22' היה 20,000 טון ובינואר עד פברואר הנוכחי 40,000 טון אוניה ממוצעת ולמרות זאת זמן השהייה ירד ב-50%. השיפור הדרמטי הזה הוא ייראה לאורך זמן. מעתה והלאה הסיפור הזה פשוט נפתר. מהבחינה הזו, אין מה להלין. הדבר היחיד שאני מוטרד ממנו עכשיו זה בעצם לשחלוף הפעילות בתוך הממבורות. צוואר הבקבוק כרגע זה שמונת ימי הפטור שיש להם, והם החריגים לטובה ביחס כפול- - - מאיפה הפטור הזה קבוע? הפטור הוא בתקנות. הם מקבלים שמונה ימי פטור מוחלט בהשוואה למכולות שמקבלים 4 ימים ושאר מטעני התפזורת במדינת ישראל לא מקבלים כלל כלום. רק הם מקבלים 8 ימי פטור. קצב הטעינה של הממגורות לעומת קצב הפריקה לא עומד בהלימה, וזה ייצור סתימות מפעם לפעם, ולעיתים קרובות לצערי בקצב התפוקה הנוכחי. לכן יש לבטל את הפטור הזה. לבטל באופן מוחלט נראה לי לא סביר. יש מספיק מקומות אחסנה אלטרנטיביים בסביבת נמל אשדוד שלא מחייבים את ימי הפטור הללו על חשבון המדינה. אני מהבחינה הזו מאוד מבקש שהדבר הזה ייבחן על ידי יחידת המחקר של הכנסת. העליתי את זה גם מול רספ"ן וגם מול מנכ"ל משרד התחבורה. הכסף של הקנסות הולך אליכם?

לאן הכסף הזה ילך? - - - איזה קנסות אתה מדבר? חבר'ה, אתם מטעים. אין מילה קנסות. יש חיובים, תעריפים תחת חוק. - - - לא אגבה יותר כסף כי אתם תוציאו את זה יותר מהר. זה ניתן בכלל? ודאי. רוב היבואנים יש להם מחסנים שלהם. כמנכ"ל כמה קנסות אתם גובים? 0 קנסות.

ששמענו בישיבה הקודמת. לא יודע מאיפה הם הביאו את זה. כמה קנסות אתם משלמים לנמל אשדוד? שנה שעברה 300 מיליון שקל לאוניות לכל הנמלים. רק הגרעיניים. נתנו את כל החומר אליהם. לאיזה נמלים זה עובר? נמל אשדוד לא מקבל בכלל כי לא מקבל משמרות. אני כיבואן שפרק שנה שעברה- - - אז איזה נמל מקבל את זה? שאלה פשוטה. למי אתה משלם את זה? לבעלי אוניות בחו"ל, כי הנמל לא יודע לפרוק. שם אני משלם - לא לנמל עצמו. כלומר כל הקנסות שאתם מדברים, הולך לאוניות עצמן על קנסות על זה שממתינים.

וכל הקנסות שהוא מדבר עכשיו להוסיף זה עוד בונוס לצרכנים.

זה להחזיק את המקל משני הקצוות. הם ממתינים כי הם סותמים את הממגורה. הם לא משחררים אותה מהר כי יש להם 8 ימי פטור ואז הם כביכול או לא כביכול משלמים קנסות לבעלי האוניות. שחררו מהר את הממגורה - נעבוד יותר מהר ולא ימתינו. אתה טוען שהקנסות זה ה-8 ימים האלה? בנוסף. זה אחת הסיבות שהם משלמים קנסות. לכן אני מבקש שמרכז המחקר של הכנסת יבדוק את זה. אם אתם אומרים שאתם משלמים קנסות כי אתם משתמשים ב-8 ימים, אז אתם לא בסדר. לא הנמל לא בסדר. יש אוניה שהגיעה ב-24 בחודש. ב-28 התחילה לפרוק. הנמל נותן בין משמרת לשתיים במקום 6 משמרות ביום. אין לו בעיה של משאיות כי זה מסוע. זה רץ ישר לממגורה. אין לו שום בעיה של משאיות. הממגורה עומדת ריקה.

לא סתומה, והנמל לא נותן משמרות כי כמו שאמרה בת חן, שיעור ההיענות הוא 17%- - - אבל הנמל התחייב. זה הטעיה. פשוט לא לעניין. רגע. מרשות הספנות, בבקשה. רציתי לדייק את הדברים. לגבי ימי הפטור מהאחסנה כפי שנהוג בחלק מהמטענים, לא מדובר בקנס אלא בתעריף שאתה משלם עבור כל יום שחרגת מימי הפטור. למי הם משלמים? בדרך כלל למפעיל הרציף. במקרה של הממגורה- - - אתה מדבר על המכולות. כן. מי זה מפעיל הרציף? הנמל? הנמל, מי שיש לו ההסמכה להפעיל את הרציף. זה קנס. אני לא מבין את הסיסמאות פה. שירותי אחסנה הם שירות לוגיסטי מקובל בכל העולם, גם בארץ, יש הרבה חברות פרטיות שעוסקות בשירותי אחסנה, גם לגרעינים וגם למכולות מחוץ לנמל. חשוב להבין שזה תעריף רשמי. 8 ימי פטור הם לא משלמים. אם הם מאחסנים מעבר ל-8 ימים אז הם משלמים. אתה רוצה שישלמו מהיום הראשון?

ה-300 מיליון שהוא טוען שהוא משלם, הוא משלם לבעלי האוניות על המתנות בחוץ. אם ישחרר את הממגורה, שזה באפר, יותר מהר - הוא לא ישלם את הקנסות האלה. אם אני מבין נכון, אם מדובר בקנסות, זה לא עבור ימי אחסנה, אלא מדובר על ימי השהייה של האוניה, שמעבר להסכם הובלה. אבל מה שרציתי לבקש, לפני שנעביר את הרשות למנכ"ל הממגורה, למיטב ידיעתי, הממגורה לא הייתה סתומה מזה זמן רב או אפילו שנים, ולעומת זאת בממגורה בחיפה- - - ועכשיו זה בסדר? אני חייב ללכת רגע לוועדת הכנסת. תחליף אותי שנייה. אנחנו עכשיו עושים בחודשיים מה שעשינו בשנה. תבינו את המגמה. אי אפשר להשוות מה שהיה למה שהולך להיות עם המסוע. (היו"ר אליהו ברוכי, 09:58) לעומת הממגורה למשל בחיפה, שם פורקים סדר גודל של 3.5, לפני שנה הגיעו הרבה מעבר, למיליוני טונות, הממגורה בחיפה סדר גודל של 80,000, 85,000 טון, הממגורה באשדוד 60,000 טון המבנה שונה, אבל יש שם 8 ימי פטור ולא זיהינו שיש בעיה. אתה אומר שאותם 8 ימים הם קיימים, ושם הממגורה כן חסומה? שם למיטב ידיעתנו היא לא חסומה. זה ממש לא נכון. בצפון על מה הם מתלוננים? לא הפרעתי לך. התור בצפון כי אנשים בוחרים להגיע לצפון ויש סדר גודל של מעל מיליון טון שיורדים דרומה, שנפרקים בחיפה ויורדים דרומה. אני מציע לתת לזאב, מנכ"ל הממגורה, לדבר ולהציג את הנתונים. שורה תחתונה, אני לא בטוח שההפחתה של ימי הפטור בממגורה של אשדוד זה מה שיפתור את הבעיה. להפחית ישר מ-8 ימים ל-0 זה לא מידתי לטעמי. כל יבואן עושה את השיקול שלו, כולל השיקול אם להגיע לחיפה או לאשדוד. יש מסוע, אנחנו מאוד מקווים שהפעולות יצליחו של ההשקעה המאוד גדולה שנעשתה על ידי חנ"י וחברת הנמל. הייתי מציע למנהל הממגורה לדבר.

10:19) כבוד היו"ר, אני מבקש להעיר הערה לסדר. עולה פה בעיה ספציפי שמצדיקה בירור אבל היא לא במרכז הדיון היום, עם כל הכבוד.

חייבים לדבר היום על נמלי ישראל, איך פותרים את הבעיה בגדול, ויש לי הצעה פשוטה ביותר. אם נמשיך לעסוק בנושאים כרגע חשובים, לא נעסוק בעיקר. אני מציע שנעסוק בנושאים המרכזיים, משום שיש לי הצעה פשוטה מאוד שתביא לנו את התשובה הכוללת, איך אנו פותרים את בעיית נמלי הים, אם אנחנו מוכנים - רק שתיים שלוש דקות. ב-2003 היה ראש הממשלה כיום שר האוצר, והוא פתח בחזון נמלי ישראל. הוא האמין שההפרטה היא התשובה. ההפרטה לא הצליחה, אבל היא היוותה את התשתית לאחר מכן, שאפשרה לנו להקים נמלי ים פרטיים. כיום נמלי הים הפרטיים, SIPG, הנמל השני החיפה, נמל הדרום באשדוד הם הנמלים הקיימים החדשים, שהם תורמים תרומה עצומה לתפקוד של הנמלים. עבודת המחקר שלפניכם בלי להיכנס לכל הפרטים אומרת שני דברים ברורים: תפקוד הנמלים קשור ליוקר המחיה ויש לשפרו. באחריות אני אומר לכם אנו יכולים להגיע לפתרון מלא של נמלי הים לפי החזון של שר האוצר בזמנו ב-2003. עברנו 20 שנה דרך ארוכה. כל מה שאנו יכולים לעשות זה לדרוש משר האוצר ושרת התחבורה שיעשו את עבודתם. מה הכוונה שכל הרציפים שיש לנו היום, שהם נכסי מדינת ישראל, שאנחנו נאפשר תפוקה מלאה בכל רציפי הים. לא ייתכן מצב, כפי שאתה עצמך אמרת כבוד היו"ר, שלא ניתן עדיפות ברורה לצרכן. יש רציפים קיימים. הם הנכסים של כולנו. למה אנו לא מפעילים? 7 או 8 בחיפה, למה לא 28 באשדוד, כשכל מה שצריך היום לעשות, שר האוצר שיש לו הרבה ניסיון בנושא התחבורה והנמלים הוא גם כתב על זה עבודות חשובות מאוד גם השרת התחבורה הנוכחית יכולים היום בהחלטות ברורות לפתוח את כל הרציפים. חנ"י צריכה לשתף פעולה. נשתמש בכל הרציפים שיש היום בישראל וגם נאפשר תחרות אמיתית והוגנת בין כל הנמלים הקיימים. זה הפתרון האמיתי מבלי שנצטרך להיכנס לכל הוויכוחים הללו. יש מישהו משרד המשפטים פה? משרד האוצר, מה המשמעות המשפטית, אם נקבל החלטה למשל, שכל הרציפים, בניגוד להסכמים שנתנו להם הדרגה - נפתחים? עמד במבחן בפני בית הדין הארצי לעבודה.

אתה משרד המשפטים? אמרת מה שאמרת. תן לנו לברר מה המשמעות. בבקשה.

אם אפשר לקבל החלטה מהסוג הזה, לפי ההסכמים שיש, גם עם נמל אשדוד וגם עם הזכיינים החדשים? לגבי המשמעויות המשפטיות אולי אני לא האדם הנכון להתייחס. סיגלית ברקאי, האם זה אפשרי? כפי שאמרתי בדיון הקודם, הרשיונות וכל מערך המסגרת המשפטית שמסדירה את הפעילות של החברה קובעת הליך מאוד מסודר פתיחת- - - אני מבין שיש הסכם עם נמל אשדוד, עם העובדים וכו'. כל ההליך של גם מתן האישור של פתיחה חלקית שניתנה כעת לרציפים 7, 8 ו-28 בנמלי הדרום והמפרץ, הגיעו בסופו של דבר להליך בבית הדין לעבודה.

פתיחה, והמדינה נדרשה גם במסגרת הזו להסביר, למה אנו עושים את הפתיחה הזו. הפתיחה נעשית במסגרת סעיף מאוד ספציפי שבתוך כתב ההסמכה שמאפשר פתיחה לבקשת החברות. בהמשך לדיון הקודם שהיה, אדוני ביקש מהחברות להעביר, גם נמל המפרץ וגם נמל הדרום, מכתבי בקשה. מנמל הדרום לא קיבלנו בקשה. מנמל המפרץ קיבלנו בקשה שחסרים בו פרטים שגם אתה ביקשת שתעביר לא פירטו בו. זה משהו שעוד נבדק. השרים כרגע לא יכולים עכשיו בהתאם לרשיונות, לחייב את החברות עכשיו להפעיל. המנגנון בכתב הסמכה- - - הם לא יכולים? נמל הדרום לא פנו בפניה לשנות את ההיתר שניתן להם עכשיו. אבל היום הם עובדים עם מטען כללי. היום החברות קיבלו היתר להפעיל בשטחים הללו מטענים כלליים. אם הם עושים את זה, איזו בעיה יש עם זה?

אין לו כפות ואין לו ציוד ולא שווה לו להשקיע כי אומר: בשביל שנה היתר לא אעשה את זה. עכשיו קיבלת קדימות. כן, אבל מה עשיתי לפני שבועיים? הסתי אוניה לצפון. לקחנו 150 משאיות שנסעו מחיפה לאשקלון, במקום לנסוע מאשדוד לאשקלון. אין לי טענות- - - עוזרים ככל האפשר אבל כשיש תקנה שבממשלה הקודמת אישרו אותה של עדיפות לקלינקר, שאני לא מצליח להבין אותה, ואני עומד בתור עם 5 אוניות ומחכה, ומגיעה אוניה אומרים לי שבוע ומגיעה אוניה ואני צריך לחכות לאוניה 18,000 טון שתפרוק וזה מאריך לי בעוד שבועיים את התור, מה אני יכול לעשות? האוצר. נבהיר נקודה שעלתה פה לגבי המגבלות שחלות על הנמלים החדשים. המגבלות לגבי מטען כללי שאפשר לפרוק ברציפים רק מטעם כללי חלות לגבי הרציפים שניתנו במהלך שנת הקורונה. רציפים 7, 8 ו-28. כלומר בשאר הרציפים של הנמלים החדשים שניתנו להם הם רשאים לפרוק כל סחורה שהם רואים לנכון. אין מגבלה באישורים שהשרים נתנו להם. המגבלה לגבי מטען כללי חלים רק לגבי הרציפים הנוספם שניתנו במהלך תקופת הפקק של מטען כללי. חשוב להבהיר את זה. אם נמל חדש מעוניין לפרוק כל סחורה שהיא ברציפים- - - אישור על מטען כללי- - - כפי שציינה פה עורכת הדין ממשרד התחבורה, הוגשו מכתבים כרגע מכתב אחד הוגש על ידי נמל הצפון בחיפה לפתוח גם את המגבלה הזאת לסחורות נוספות. אנחנו רואים שהבקשה כוללת את כל הדברים שנצרכים כדי שנבחן את הבקשה. לאחר מכן ניגש עם הבקשה המלאה לשרים והם יקבלו את ההחלטה. כפי שציינו פה, עמדת שר האוצר היא באופן רוחבי וקטגורי גם כשהיה שר התחבורה - לאפשר תחרות בנמלים. אנחנו נקבל את הבקשה ונדון בה לגופה. אני לא מבינה כאילו אנחנו חיים בשתי מדינות. אצלי בנמל אין תור. יושבים פה ועדי העובדים שלי. תביאו את האוניה, תוך 20 שעות האוניות נפרקות. היבואנים אני מזמינה אתכם. דלתנו פתוחה. באמת. אנחנו חיים בשתי מדינות? תביאו את האוניות, תסיטו אותן לחיפה. תוך 20 שעות האוניה פרוקה.

אז למה הם לא באים לחיפה? הם מעדיפים- - - זה לא עניין של העדפה. אני מוביל לחיפה את מה שאני צריך לחיפה. יש לי מפעל בעכו.

כל הרעיון, שכל הנמלים יעבדו במשולב. כלומר אם יש לו באשקלון, לא יבוא לחיפה לפרוק אותו. זה ברור. אתם מדברים על תחרות. לא. קודם כל כולם צריכים לתפקד טוב. זה דבר ראשון. כי אם יש מישהו בחיפה הוא חייב ללכת באשדוד, ואם יש מישהו בחיפה, לא יבוא לאשדוד. לא מדברת על תפקוד אלא על זה שמציגים פה נתונים משנת הקורונה. היו אוניות שהיו עומדות בתור בשנת הקורונה. לכן השרים פתחו את רציפים 7, 8 גם לנמל הסיני. היום אין אוניות שעומדות בתור. הנמל ריק. תסתכלו. אנחנו מחכים לאוניות שיגיעו. אנחנו רוצים להפעיל את כל הרציפים. אוריאל לין, את מי אתה מייצג פה? צריך לחשוב על העתיד. אדוני היושב-ראש, נשמח לשמוע על סמך מה ההערות האלה בנושא פתיחת הנמלים, את מי אוריאל לין מייצג. נשמע כאילו יש פה כיוון לייצג גוף פרטי. לא גוף פרטי.

מדבר בשם גוף פרטי או נמל? הוא אמר את ההערה שלו הבנו. בשם נמל המפרץ, יש פה אנשים שהם מומחים בתחום הנמלים ויש אנשים שפחות. כל מרחב נמל אמורה לפי הרפורמה של ראש הממשלה נתניהו שעשרים שנה עובדים עליה, אמורה להיות תחרות בתוך מרחב הנמל.

כך החוק קובע. אני מדבר עכשיו על מרחב נמל חיפה. שם פועלים כרגע שלושה נמלים פרטיים, כולם שייכים למדינה וכולם מופעלים פרטית. אם את קוראת לי הנמל הסיני, את הנמל ההודי. אנחנו נמל המפרץ, חברה ישראלית. מתוך 120 עובדים, 100 הם עובדים ישראלים. בבקשה אל תקראי נמל סיני. גם נמל חיפה, שעובדיו היקרים נמצאים פה, ואני מעריך אותם מאוד, הם עובדים בנמל ששייך לחברה פרטית. יש עוד נמל פרטי. זה הזיכיון. פרטי, לא פרטי. בינתיים הנמל הציבורי היחיד זה אשדוד. נראה לי שהוא עובד הכי הרבה. השאר לא באים אליכם, משום מה. אשדוד זה נפרד, ללקוחות של אשדוד. אתה צודק שיש מרחק גיאוגרפי. בוא נדבר רגע על מרחב נמל חיפה, כי מרחב נמל חיפה יש בו תחרות בין 3 גורמים פרטיים חברת נמל חיפה פרטית, חברת נמל המפרץ וחברת מספנות ישראל. כמו בכל תחרות אגב לנמל חברת חיפה יש 4 ק"מ רציפים, הרבה יותר גדול מבחינת קילומטראז' רציפים מאשר מספנות ישראל. בתחרות מתחרים על העבודה. גם פלאפון ירדה מ-100% שוק כי ככה זה תחרות כשנכנסו סלקום ופרטנר. גם נשר ירדה מ-100% שוק ל-50% או 40% שוק כי נכנסו חברות אחרות. חברת נמל חיפה חברה מאוד חזקה. דיברת אבל לא אמרת לי כלום. זה המצב. הרצאות זה לא מספיק טוב. מרכז המחקר של הכנסת לבקשתך, עשה עבודה, ובעמוד האחרון כתוב אני מצטט הגבלת ההסמכה של נמלי המפרץ והדרום לעשות שימוש בחלק מהרציפים לתקופה קצובה של שנתיים מהווה מרכיב של אי ודאות בהשקעות להקמת מתקני פריקה ועל כן מהווה חסם תחרותי בשוק. הארכת התקופה עשויה ליצור ודאות ולחזק את התחרות בענף. המלצה זהה יש במכתבים של התאחדות התעשיינים ולשכות המסחר ולשכות הספנות. זה כל הלקוחות. תנו לנו להתחרות. זה הכול. לא מבקשים יתרון על אף אחד. רק תנו לנו להתחרות. רבותיי, אני רואה שלא נצא מזה, אבל האוצר או משרד התחבורה, חשוב לראות אם אנו משחררים באופן גורף מה המשמעות המשפטית והכלכלית מבחינת מדינת ישראל, כולל ההסכמים שנחתמו. לא שאפשר לקבל החלטות רק באופן כללי רק כדי לקבלן. אני מבקש שלשיבה הבאה תהיו מוכנים לזה. זה אחת. שתיים, יש להסתכל על גיאוגרפיה. טמבור לא יכול לעשות את זה בחיפה כשהוא צריך לשנע את זה לדרום. גם את זה צריך לבדוק. למה אשדוד מקבלת הכי הרבה עבודה? כי רוב המפעלים שצריכים את הפירוק הם באים- - - לא. אנחנו מתחרים בהרבה כסף על סחורות ומטענים. אמרתי גם בפעם הקודמת - נמל אשדוד מחלק תמריצים ישירים, הנחות מסחריות ישירות לבעלי מטענים בהיקף של קרוב ל-100 מיליון שקל בשנה. יש תחרות והיא לא פשוטה והיא שונה. בתוך הסגמנטים יש שונות דגולה בין תחרות לתחרות ויש להתייחס לזה. בגדול, הקמתם נמלים שיתחרו באשדוד, ובסוף אשדוד מתחרה בכולם ומצליחה יותר מכולם. רוב העבודה באה לאשדוד. אני לא רואה משהו אחר. היא אומרת שאצלה אין אפילו אוניה שמחכה ואצלו מחכים בתור. מה העניין? או בגלל שהם טובים, או בגלל שרוב המפעלים שמפרקים זה בדרום. לא, כי אנחנו יותר יעילים. אבל עובדה שלא באים. מגיעים. למי אתם משלמים? להוציא את זה מכם בכוח. כבוד היושב-ראש, אני רוצה לשאול - בנמל אשדוד יש פקק ובנמל הדרום אין פקק? אין פקק בנמל אשדוד. יש נתונים בדוקים מאוד ומפורסמים ברספ"ן. היה ב-21'. הם משלמים קנסות לא משנה למי.

לא סתם הקנסות באים. אתה מאשרים את ה-8 ימים בקנסות.

זה סך הכול 4% מהפעילות. משרד התחבורה, מה לגבי הנהיגה? אחת הבעיות המרכזיות זה שקשה לשנע את זה מהנמל החוצה. למה,

יבואן של טמבור,

הוא מעדיף לפרוק בנמל אשדוד, לעמוד בפקק ולא ללכת לנמל הדרום.

אני מבין למה לא הולך לחיפה, אבל למה לא הולך לנמל המתחרה באשדוד? תשאל את האדם.

למה אתה לא הולך לנמל הדרום? נמל הדרום דיברתי איתם הם לא מסוגלים לפרוק את הסחורה שלי. אין להם מנוף מתאים בשביל הפריקה הזאת, והוא אמר לי: אני לא- - - ומה ההשקעה של מנוף כזה? לא יודע. זה לא העבודה שלי. אדוני היושב-ראש, אני אומר כמה דברים במבט על ואז אצלול להתייחס לדברים. במבט על, הבאנו לפה רפורמה שהבאנו הגדלה משמעותית. היא לא עוזרת, אז איפה הרפורמה?

אנו מתעסקים בבעיות נקודתיות, ואנו רואים את המשתמש לנגד עינינו, ופועלים בדרך של פיתוח, של הסמכה, של תעריפים, של מכרזים ושל שינויים מבניים שיביאו לרמת השירות ולהפחתת יוקר המחיה. יש בעיות נקודתיות שעומדות להיפתר לרבות הגרעינים שעכשיו יש מסוע חדש שהתחיל בנמל אשדוד, מסוע חדש שפורק במהירות מאוד גבוהה. עוד כמה חודשים נראה את ההקלה, לדעתי, המשמעותית. אנו פועלים בכמה מישורים. יש לנו המישור של הנמלים והמישור של השרשרת הלוגיסטית בתוך היבשה, הובלת המטענים בתוך היבשה ששם יש בעיות שאנו מטפלים בהן, אתה צודק. אתם לא מטפלים מספיק. מצטער מאוד. לא רק זה הכנסתם עוד רגולציה שמפחיתה את כמות הנהגים וכמות השעות שיכולים לנהוג. אתם לא חיים בעולם הזה?

אתייחס לכל דבר. קיבלנו ממך מכתב ונתייחס לכך. הרכבת אותו דבר. הבעיות שפרסם מכון המחקר של הכנסת - הוא מציין שב-2010 היה 347,000 משאיות, 2,021, 305,000 משאיות, כשהמטענים עלו לפחות ב-30% מאז. יש להבין את גודל המחסור. לגבי הנושא של הנמלים, דיברו פה כמה אנשים. אנו מדברים על הקיבולות ברציפים, על כל מיני הסרת מגבלות, על דברים של נמל הדרום ונמל חיפה, אמרה הסגנית ליועצת המשפטית במשרד התחבורה, אנו מחכים לקבל מכתבי בקשות ואז נבחן את זה קיבולת מול שאר האילוצים שיש לנו. אנו לא פועלים בחלל ריק.

אנו רואים את כל השוק ומסתכלים על כל האילוצים שיש לנו מכל הכיוונים. תגבירו את היעד המרכזי - הפרדת הרציפים. אנחנו רוצים לתת לכם פתרונות, תחרות,

ובמסגרת האילוצים שיש לנו. אין אילוצים. האילוץ היחיד שיש כרגע זה שסחורה מגיעה לנמל ולוקח לה זמן לצאת כי אין נהג שייקח אותה. למה אתם אומרים? העברת את הפקק למסוע. הנהגים שעובדים אצלכם 24 שעות עוברים על החוק. אל תעצמו עיניים ותפילו הכול על אשדוד. אתם מראים הכול ורוד פה. מראים את האמת. לא מראים את האמת אלא חצי אמת. פעם שעברה אמרו לי, שנהג מאילת מקבל 12 שעות, נהג מאשדוד מקבל 8,

זה מה שיכול לנהוג. למה אותו נהג לא יכול לנהוג גם באשדוד 12 שעות? מה ההבדל? אנו פועלים לתקן תקנה 168 לתקנות התעבורה, שעות עבודה ומנוחה של נהג מקצועי שיהיה בהתאם למודל האירופאי. גם שם אין נהגים. ראית מה קרה באנגליה? התמוטטה כי אין נהגים שייקחו את הסחורות. למה אתה רוצה להגיע לזה? תנו יותר שעות עד שיהיו נהגים. זו בעיה כלל עולמית. אנחנו רוצים לתקן את התקנה הזו כדי שיהיו יותר שעות מנוחה ופחות שעות עבודה, כפי שיש במקומות מתוקנות באירופה. יש לנו סדרה של כלים לסייע בנושא קידום מקצוע נהג הרכב הכבד כמקצוע מועדף, לבטל שנות ניסיון,

לסייע בהמרת רשיון אוקראיני לישראל כולל קיום קורס. מתי התקנה הזו תגיע? שנים אתם אומרים שזה בדרך. אנו פועלים על זה. קודם כל, מבחינת ועדת הכלכלה, אתם צריכים להגדיל את השעות. זה צורך השעה כרגע. עם כל הכבוד לתקנות באירופה, והנהגים הם מקצועיים בדרך כלל ויכולים לנהוג 12 שעות. עובדה, אתה נותן להם לנהוג מאילת לתל אביב ב-12 שעות. מה הבעיה? אתה רוצה שהעסק הזה יהיה כמו באירופה לא יודע מה יש שם אבל אנחנו נשלם עוד כמה שקלים לכל סחורה שנמצאת על המדף? אתם עובדים בחלל ריק? על כף המאזניים יש הנושא של שעות עבודה וכלכלה לעומת הבטיחות אדם שנוהג הרבה שעות. למה מאילת אתה יכול לנסוע 12 שעות ופה בתוך הארץ לא? זו נסיעה מונוטונית ארוכה. מאילת זה יותר גרוע אבל לקחתם את זה כי זה מאילת. אני לא רוצה לומר שמה שטוב בשעות עבודה ומנוחה - אבל עכשיו בעקבות הבעיה עד שההסתדרות, הנמלים - תנו הוראת שעה בעניין הזה. אני לא יודע אם צריך לתקן את התקנות. הן כאלה. אתם לא נותנים לקיים את התקנות האלה. היום התקנה מאפשרת 12 שעות אז איך נתתם לאילת 12 שעות? תנו גם לאשדוד וגם לחיפה וכל מקום 12 שעות כי הם לא מצליחים להוביל את הסחורה. קודם כל התקנות היום קיימות, אם אני זוכרת נכון, תקנה 168, מבחינה תחבורתית- - - אבל יש סמכות לאשר 12 שעות. תאשרו. זה לא צריך אישור. זה קבוע היום בתקנה. זה לא אישור של משרד התחבורה. מה אמרת בישיבה הקודמת? שמחייבים אתכם לנהוג כמה שעות? מ-99' בג"ץ הורה למדינה, למשרד התחבורה, לתקן את התקנה הזו. הצבעת בהתחלה על ה-16 ועל ה-10 מיליון קנסות. זו הסיבה האמיתית. הבנו את זה. כמה שעות מותר לך לנהוג היום? ועדת הכלכלה אימצה את ה- - - הדיגיטלי. אימצנו את התקינה האירופאית. תקינה אירופאית מדברת על 13 שעות. אנחנו ב-12 שעות. לא מגדילים את שעות הנהיגה. יש פה טעות והטעיה. אנחנו ממתינים במסופים, ממתינים בנמלים. בימים אלה,

שים לב מה המדינה עושה, מה המשטרה עושה למרות שיש חילוקי דעות על התקנה, ממשיכה היום לאכוף. כלומר מפקירים את הנהגים עוד יותר. הנמלים נשארים בלי משאיות למרות שמותר לנו.

מותר לכל הנהגים לנהוג 12 שעות ולא רק לנהגים מאילת? כולל המנוחה. לא יודע. למה אתם לא מביאים את התקנות?

למה אתם לא דואגים למקומות מנוחה בכל מיני מקומות כדי שהנהגים יוכלו לנוח, כמו בחו"ל? עובדים על זה. שנים. נדבר על ה-5% שגם זה קשור ליוקר המחיה והוא מיידי. עוד מעט נגיע גם לזה. התחלנו את הדיון - לא היית בתחילת הדיון. יש הבדל בין נהג בתוך הארץ או לא? יש תקנה, יש חוק. פעם שעברה אמרת שאתה יכול לנהוג 8, 9 שעות.

ההפסקות. אימצנו אותה מ-2009. היום אני נוהג 9 שעות, ולא מגיע לזה, בגלל ההמתנות. עוד נתון אחד שימחיש את הדברים. לא מצליחים להוציא את הסחורה. אומר 8 ימי המתנה. גם אם ייתנו 0 אין מי שיוציא את הסחורה. אתמול במשמרת ב' 60 שעות בטלה המתנה למשאיות, לקלינקר, מלט- - - יכול להיות דבר כזה? אני לא יודע אם זה יעזור. תעשו את זה הוראת שעה, שהדברים יהיו מסודרים. תחזירו את זה מהוראת שעה להוראה קבועה, אבל תאפשרו ליותר נהגים לעבוד יותר שעות, כנראה אין מספיק נהגים.

תנו את זה. אתם רואים מה המצב. חלק מההגדרה של נהיגה כוללת גם המתנה עם הרכב או תפעול עם כלי הרכב ולכן כשהוא אומר המתנות ההמתנה שלו נספרת מבחינת מספר השעות. אני מסבירה שלא משנה כמה- - - זה מה שכתוב בתקנות אז תשנו את התקנות בהוראת שעה. תביאו לנו את זה. תעשו הוראת שעה. לא כל הנהגים רק אלה שיוצאים מהנמלים או מגיעים לנמל. לפחות אלה. יכול להיות לזה מחיר מבחינה בטיחותית. כי אם הנהג עייף, הוא עולה על הכביש ואחרי זה אומרים שנהג 4 שעות. אז לא ננהג בכלל. שלא יהיו בכלל נהגים במדינת ישראל. בתקינה האירופאית הזמן שלו נמדד כולל ההמתנה? כן, אבל יש מקומות המתנה. אבל פה אין מקומות המתנה.

מנוחה זה אומר שאתה עוזב את הרכב, הולך ויושב בנחת. שותה, אוכל. בתקינה האירופאית שונה במובן הזה. איפה המשאית עומדת? יכולה לעמוד באיזה מקום במדינת ישראל? תגידי לי.

אין מקומות המתנה כמו בחו"ל במדינת ישראל. משרד התחבורה יכולים לחייב. אתם לא מחייבים אף אחד. איפה במדינת ישראל משאית יכולה לנוח? איפה? המקום היחיד אולי בדרך מאילת שעוצר לשתות שוקו ביטבתה. זה הכול. אנחנו מקדמים תוכנית אב למטענים-

אני רוצה הוראת שעה. אנחנו מקדמים את הנושא של מקומות מנוחה לנהגים בצידי דרכים ובשולי ערים. אבל אין כלום. יש בקושי מקומות חניה ללילה.

זה לא מצליחים אז אתה רוצה לקדם? ההחלטה הראשונה שלנו היא שאתם צריכים לעשות תיקון בעניין הזה כדי לאפשר יותר שעות עבודה לנהגים ויותר נהגים. תביאו לנו את זה בישיבה הבאה. לא יעזור כלום פה. אי אפשר לעשות עבודה מועדפת לנהגים. עוד משהו.

עבודה מועדפת לנהגי משאיות יש אני חושב. אין. זה האוצר תמיד מתנגד כי זה עניין תקציבי. הם חושבים שהם לבד במדינה. זה קודם כל אני מבקש הבנו את הבעיה.

אתם תביאו לנו את זה. אם אתם לא רוצים להביא, תגידו שאתם לא רוצים - נטפל בזה בצורה אחרת. כהוראת שעה תביאו את זה. אתם צריכים להביא לנו את זה כמה שיותר מהר, תקנה שתשתנה כך שתאפשרו להם לנהוג 12 שעות. יש להם את זה היום. אין להם. הם אומרים 9 שעות. מבחינת התקנות היום- - - אבל אין להם איפה לנוח. ברור שאם ייתנו להם 12, ינהגו 12. אני לא עיוור. באירופה כנראה יש יותר נהגים. בכל העולם יש בעיה של מחסור בנהגים. אבל הסחורה לא יוצאת מהנמל, כי אין נהגים. נהגים באירופה עוברים ממדינה למדינה. אין לנו הלוקסוס הזה. אין תאונות היום? באמת. כמה תאונות יש עם משאיות היום? נתחיל מאילת ששם יש יותר. האחוז היחסי שלהם לא יודעת להגיד לך מספר מדויק אבל אחוז התאונות של משאיות יותר גדול- - - אז נסיים את הישיבה הזאת. אם אין פתרון לנהגים, אין טעם בישיבה. משרד התחבורה צריך לתת פתרון. אתם הממשלה, לא אני. תנו פתרון. או באמת אין טעם. נשאיר את המצב הקיים כפי שהוא. משרד התחבורה מתנגד, על הכיאפק. אנו מבקשים מכם פתרון. אין לכם פתרון להגדלת מספר הנהגים, אין לכם פתרון למקומות מנוחה. הפתרון היחיד כרגע הוא להגדיל את שעות הנהיגה. אין פתרון מיידי כרגע.

אפשר לשמוע משהו משטח? יש פה יו"ר מחיפה. זה משהו שעובד. יש להם פרויקט שעובד בלילה.

גם זה יכול לעזור. כי יש בעיה בכמות הנהגים.

אשמח שתי דקות. בבקשה, אם הוא נותן לנו פתרון. שלום, אני יושב-ראש ועד סוואר תפעול בנמל חיפה. בזמנו כשלמדתי קורס מבקרים פנימיים באוניברסיטה, הוטל עליי לעשות פרויקט לילה טוב. זה פתרון של חסמים בלילה, בעבודה בלילה של הנהגים. יושב פה יואב צוקרמן. הוא הטיל את זה עליי. היום יש את זה? היום לדעתי אין את זה. אם היו נותנים לנהגים העדפה כספית טיפה, והם עובדים בלילה היה פותר את כל הבעיות. היום לא עובדים בלילה? לא עובדים בלילה כמעט. המפעלים לא פותחים בלילה. אתם צריכים לדאוג שיפתחו אותם. התכוונתי לדבר על הבעיה השנייה. הנושא הזה קבענו לדבר על זה שאין לאן ללכת. זה סיפור אחר, שצריכים לטפל בזה. בגדול משרד התחבורה צריך לתת לנו פתרון לעניין הזה. אותי לא מעניין שום דבר. אם לא, אפסיק לטפל בנמלים. שהכול יהיה ככה. אם אתם לא מסוגלים להשתתף במאבק ביוקר המחיה,

לא קרה שום דבר. אז לא נדון בנמלים. שהנמלים יעשו מה שהם רוצים. שהמחיר יהיה גבוה ככל היותר. מחיר גרעינים זה 70% ממחיר החקלאות בנושא של החי. 70%. אתם לא בעניין הזה?

אם נוריד את מחיר הגרעינים, המחיר יירד של כל הסחורה בחקלאות של החי. אתם לא חלק מהעם הזה? אני לא מבין את זה. אתם לא חלק מהעניין? אתם רק מסתכלים על התקנות בגרמניה? מה קורה מולנו? זה בעיה של ועדת הכלכלה נראה לך? לא מבין את זה. תביאו לנו בישיבה הבאה פתרון. תחשבו לבד. לא פתרון שנעשה אותו עוד חמש שנים כמו כל הפתרונות של הממשלה בחוק ההסדרים. כל רפורמה עוד 5 שנים אולי תהיה, אז ישכחו מה הרפורמה. מספיק עם זה. האם אפשר להפוך את שעות ההמתנה של הנהגים בנמלים לשעות מנוחה? כלומר שהנמלים יכשירו מקום ששם יעמדו? שעות ההמתנה הם של הצוותים לנהגים. לא של הנהגים.

הצוותים ממתינים לנהגים, כי אין מספיק נהגים. גם זאת בעיה וגם זאת בעיה. שני הדברים קיימים. היא דיברה על זה ששעות הנהגים נספרים כולל שעות ההמתנה בלי שעות המנוחה. אני שואל האם אפשר להפוך את שעות ההמתנה שלהם בצורה אמיתית. אצלנו אין המתנות. יותר מזה, עשינו אוטומציה בשער שקיצרה את זמן השהייה של הנהג. הוא עובר הרבה יותר מהר. אם בעבר זמן השהייה היה בממוצע 40 דקות, ירדנו ל-20, 25 דקות. זה התייעלות. הבעיה שלנו, כשאני אומר שעות המתנה, זה אומר שהצוותים, עומד על המנוף, כל הצוות שעובד ממתין למשאית כי לא מגיעה בקצב המתאים. וזה הקושי הגדול ביותר. ה-60 שעות המתנה שנתתי זה רק ממשמרת ב' אתמול. יעקב אשר בוועדת המשנה ב-2019 בטון כזה כמו שלך אמר למשרד התחבורה: אני לא מבין אתכם. למה אתם לא מתקנים את התקנה הזו 20 שנה? הוא שלח אותם- - - הם יביאו לנו פתרון ישיבה הבאה. האוצר, נהיגה מועדפים לנהגים שמשתחררים מהצבא, למה זה בלתי אפשרי? למה אתם עושים בעיות עם זה? כל דבר זה עניין של כמה מיליונים, תקציב? מספיק עם זה. אני לא רוצה לשמוע אותך. רוצה שתסכימו לזה, ואם לא, כל הקנסות שהם משלמים, הנמלים לא יביאו לכם את זה. למה הם צריכים להביא לכם 100 מיליון בשנה? תאפשרו את העניין הזה על חשבון זה. אני מסכימה למה שאתה אומר שצריך לעשות בחינה כוללת- - - עשו הוראת שעה. עבודה מועדפת - אתם עד הישיבה הבאה תנו לנו תשובה חיובית לעניין העבודה המועדפת לנהגים. בכל מקרה נבוא עם מכלול כלשהו. לגבי המפעלים שלא פתוחים. בישיבה הקודמת הבנו את הבעיה של הלילה. לא נתחיל הכול מאפס. איך אנו יוצרים מצב שהמפעלים יהיו פתוחים לקבל את המשאיות? המפעל שלנו פתוח בלילה ומקבל בלילה. הבעיה שלי זה האוניה שתקועה בכניסה. ברגע שהמשאית יוצאת- - - אני עובד עם כל הנמלים. אני עובד בצפון, בדרום. יש לי מפעלים מעכו בצפון, אין לי רגע שאני נכנס ברגע שאני נכנס לנמל, אני מקבל שירות מצוין. הבעיה שלי זה איך אני נכנס, והמפעל שלי פתוח בלילה.

כשאתה פורק לו את הסחורה אתה יכול לחייב אותו לקבל את הסחורה בלילה? האם יש אפשרות כזו משפטית? אם לא, אל תפרוק לו. אני מעדיף בלילה. מדינת ישראל זה לא טמבור. אתה בסדר, אחרים לא בסדר. אני מכיר את מיכה היטב וזו דוגמה נקודתית. אנו לא יכולים לחייב, אבל אני חושב שכדי להפעיל את פעילות הלילה בצורה אפקטיבית צריך לתת תמריצים הרבה יותר גדולים לכל הגורמים שמשתתפים בתהליך הזה שזה אומר גם הדפואים בחוץ, גם המפעלים עצמם וגם המובילים באופן ישיר. כרגע התמריץ ממש בטל בשישים ולא מאפשר פעילות יעילה. אני חושב שזה רעיון מצוין. טוב לו המחסנים. מי אחראי על התמריצים? בבקשה.

תמריץ בפועל. ב-1 בינואר 2023 חנ"י, שיושב פה נציג מטעמה, נתנה תמריץ שנקרא לילה טוב. צר לי על החברים פה שאומרים פה התמריץ הזה עובד, קיים והנהגים לא מנצלים אותו. למי אתה נותן את התמריץ? הוא ניתן לנהג המשאית

נותן אותו. מה שאתה אומר לא רלוונטי. התמריץ צריך להיות לנהג. התמריץ הוא לנהג. לילה טוב? אתה מדבר על בוקר טוב. - - - התמריץ ניתן לנהג המפעיל, נקודה. אני לא מפעיל משאיות אני מפעיל נמל. אני לא נגוע באינטרס

מי אחראי על זה? יש תמריץ של חנ"י שהוא וולונטרי, שחנ"י עושה את זה לא במסגרת התקנות, ויש תמריץ במסגרת התקנות, 100 שקל, שניתן לבעל המטען. זה תמריץ קטן והוא בטל בשישים. הבעיה היא עם המפעלים- - - אתה כל הזמן מתעסק בדפואים וזה נוח לך. חכה עם זה. האוצר, כמה כל שנה אתם מקבלים מהנמלים צ'ק? 100 מיליון? 200 מיליון? זה משתנה. תביא את זה למה שאנחנו צריכים ולא לדברים אחרים. יש עלות תקציבית לעבודה מועדפת תביא את זה מזה. יש עלות תקציבית לתמריצים תביא את זה מזה. ולא נעשה הצעת חוק שכל הכסף שאתה מקבל מהנמלים ילך לדברים שחשובים לנושא הזה ולא לדברים אחרים. זה יהיה קרן שמיועדת לדברים האלה. אתה עושה מה שאתה רוצה. יש לך אינטרס לא פחות מאחרים שהם יגבו כמה שיותר, שתקבל בסוף השנה צ'ק. תביא מה שצריך לדברים האלה. תן תמריצים לנהגים, עבודה מועדפת, דברים כאלה. כל הבעיות שהעלו פה עכשיו זה בעיות ברגולציה, בחיבור בין אחד לשני. כסף לא יכול לפתור את כל הבעיות. כסף יכול לגרום לנהג לעבוד בלילה. יש להם תמריץ. אין להם. חלקו הולך למישהו אחר. אתם מקבלים תמריץ או לא? יש פה שני תמריצים - יש לילה טוב ויש בוקר טוב,

התמריץ של לילה טוב כבר כמה שנים זה הלקוחות מקבלים. על כל הובלה הוא מקבל 100 שקל. המפעל, לא הנהג. אני לא מקבל דבר. מ-1.1 בוקר טוב עבר אבל רק למטען כללי. לא תפזורות, לא מכולות, כלום. ועוזי יצחקי יושב-ראש חנ"י אמר לי: אתה צודק, אנחנו נשב אתכם שוב לדיון פתוח. מתי אמר לך את זה? לפני 5, 6 שנים? תן לי להסביר. נראה לכם שנהג שעובד בלילה לא צריך לקבל תמריץ? איפה הגרעינים? זה החשוב. יש פה ערבוב בנתונים. אתה אחראי על הנמלים, נכון? אנחנו אחראיים להעמיד את הנמלים במצב תקין לאחר. מה שווה שפורקים סחורה ואין מי שייקח אותה? היות שאנו מודעים ואנו משלמים את התמריץ- - - תן את התמריץ לנהגים - למה אתה נותן את זה למפעל או ליבואן? ולמה זה הולך לגרעינים גם? אתה מקבל מידע לא נכון. חברת נמלי ישראל מתוך ניסיון להוריד את עומס המשאיות ביום, החליטה באופן לא על פי צו, הדירקטוריון אישר תקציב של 5 מיליון שקלים לתשלום לנהג עצמו, שייקח את המטען הכללי בשעות שבהן יגיע ללקוח עם שחר, כדי לייצר את הפתרון הזה. הם לא עושים את זה. התשלום הוא 100 שקלים עד 300 שקלים כדי לא לחרוג מהטונג' שיש על המשאית. כרגע יש ניצול של התקציב הזה, אבל אנו רק בהתחלה התחלנו בינואר. וכבר גמרו את ה-5 מיליון. אז תן יותר. למה זה לא לגרעינים? בוא נשאל את האוצר למה הם לא מתקצבים. אל תדאג. מצאנו מקור תקציבי. הכול בסדר. הם חושבים שהם לבד במערכה.

יש מקור תקציבי. הכסף שאשדוד נותנת להם ילך לדברים האלה. הכסף שאתם מקבלים והולך לאוצר לא ילך יותר לאוצר ילך לאוצר אבל לדברים ספציפיים. כי לא הגיוני שאתם אלה שגורמים - לא אתם בלבד, לעליית המחירים כי אתם לוקחים את הכסף ולא פותרים את הבעיות. צריך להוזיל את המחירים. כפי שאני אמרתי למשרד התחבורה, אני אומר לכם. אתם לא חיים בעולם הזה? ההורים שלך קונים אוכל בסופר? אז לא צריכים לקנות את זה בזול? אלה שאלות רטוריות. תביא לנו בישיבה הבאה תוכנית איך אתה- - - זה שוק פרטי. הנהגים זה לא שוק פרטי. יש לנו אינטרס שיזוז בלילה. אני אחזיר לך את הכסף אל תדאג. תביא לנו קודם כל המטענים צריכים להיות בעניין.

התמריצים צריכים להיות הרבה יותר גדולים ולהגיע לנהגים לא ליבואן. והעדפה לנהגים. זה עולה כסף. אני יודע את זה. שבו על זה. אנחנו נוריד את המחיר של המטענים בעיקר. אתם לא מבינים את זה? צריך להוריד על סבסוד. אני לא מוריד על סבסוד. זה שאני נותן לנהג עוד 100 שקל זה לא סבסוד. אין נהגים. אתה רוצה להביא נהגים מגרמניה? אין מי שינהג. למה העלית את המחיר לנהגי אוטובוסים? למה נתת להם יותר לשעה?

אותו דבר פה. מה זה משנה אוטובוס למשאית? פה צריך את זה בתחבורה ציבורית, פה לדברים אחרים. אני לא מבין. משקיעים בהכשרה לנהגים. איפה ההכשרה?

מה זה הדבר הזה? הכול הצגות. תביאו לנו תוכנית.

שההכשרות ייגמרו, לא יצטרכו עוד נהגים אין בעיה. שעות יורידו, אתם תפסיקו עם התמריץ. מה שאתם רוצים. קרוב ל-3,000 חיילים משתחררים עם רשיון נהיגה. הם הולכים לתחנות דלק כמקצוע מועדף כדי לקבל את המענק. תחנת דלק זה מקצוע מועדף ונהגי משאית לא. למה? מה ההבדל? בגלל הנושא של תקציב? קבעתם כלל שאתם לא משנים את הרשימה כי זה עולה לכם כסף. הבנו את זה. אז קחו את הכסף ממה שאתם מקבלים מנמל אשדוד. בינתיים רק נמל אשדוד נותן לכם כסף אני חושב. אגב נמל אשדוד נותן גם הרבה כסף לחנ"י. רגע. נלך למפעלים שצריכים לקבל את הסחורה. לא יודע אם זה בסמכותך אבל כל מי שלא מוכן לקבל סחורה בלילה, שלא יפרקו לו את הסחורה. הוא צריך להתחייב במועד פריקת הסחורה שהוא יהיה מוכן לקלוט את הסחורה גם בלילה, לא רק ביום. אפשר להציע משהו? כמו שבנובמבר שנה אחרונה החליט משרד התחבורה לתת עדיפות למטען שנקרא קלינקר לא פורק בלילה, כן פורק בליה אני עומד עם אוניה בחוץ שיכולה לפרוק בלילה, רוצה לפרוק בלילה הנהגים נוסעים פחות זמן בלילה כי יש פחות תנועה. תן עדיפות לגבס. אני מוכן לקלוט אותו בלילה. מפעל שלא מוכן, יש לו שתי אופציות או שיפתח את המפעל כדי שיקבל או שישלם קנס. את הקנס הזה שאנשים משלמים, הוא ישלם אותו. אני מבקש לתקן את התקנות. או שיתחייב ויעשה,

שישלם קנס על זה שלא פתח בלילה והוא צריך לשלם קנס במקומו. זה לא ילך. גם לזה תנו פתרון. מי שלא עומד בהתחייבות - את הקנס שמשלמים בגללו הוא ישלם אותו. אל תכניס את האוניה שלו. לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. מי מוסמך לזה?

אנחנו אחראים על הנמלים. בישיבה הבאה תנו לנו תוכנית בעניין הזה. אתם עם ה-8 ימים אלה, יש בזה משהו. אתם מנצלים את ה-8 ימים. למה אתם לא מוציאים את זה מהר? בדיוק מה שאמרת לגבי המפעלים, אמר שאול כרמלי דבר מאוד חשוב. יש מושג שנקרא דיפו. מה זה זה תחנה. מחסן קטן ליד הנמל שמאחסן מכולות ריקות. כשאיקאה מביאה מכולה מלאה, היא מרוקנת אותה חייבת להחזיר אותה לנמל. היא לא מחזירה לנמל ישר מחזירה לדיפו. יש אולי 10 דיפואים לא יותר מכך. הם חיים מהנמל ומחנ"י. אין בעיה. והם סגורים בחמש בערב כי זה נוח להם. ה-8 ימים זה גרעינים, זה מפרץ, זה עולם אחר. בעולם של המכולות, שזה 80% מהתנועה, המכולות הריקות צריכות לחזור לנמל כל מכולה מלאה צריכה לחזור בסוף לחו"ל ואתה צריך להזדכות על הקופסה הריקה בתור היבואן. אתה מחזיר אותה לדיפו זה המחסן של חברת הספנות. בחמש בערב הם סוגרים. זה גופים פרטיים, אבל הם שוכרים שטחים מחברת נמלי ישראל. אתם לא מחייבים אותם לפתוח יותר זמן?

צודק. מי אחראי על זה? אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים שיוציאו את המטען בלילה ויסיעו אותו בכביש בלילה עד היעד שלו. לא שיוציאו אותו- - - כן, אבל בלי קשר, למה אתם לא נותנים יותר שעות לזה? אתם לא מחייבים אותם בהסכם? לא חבל על השטח? לא יהיה מי שייקח את המכולה הריקה כי המשאית עסוקה כרגע עם מכולה מלאה. זה סתם אשליה מה שאתה מוכר. אין בעיה של מכולות ריקות. אבל אתה טועה. אני רוצה להזדכות על המכולות ולהיכנס לנמל. בחמש סוגרים את הבאסטה. הבעיה היא לא המכולות הריקות אלא המשאיות שבאות לקחת תוצאת ולא להביא מכולה ריקה. גם המשאית שבאה לקחת תוצרת יכולה להביא איתה מכולה ריקה. צודק. לא מבין את זה. חנ"י, תביאו פתרון לעניין הזה. תגדילו את שעות העבודה כי הוא צודק. המשאית פורקת והולכת מייד לקחת סחורה אחרת. אני לא מבין את זה. אם היא לא יכולה לפרוק את זה בשעות מסוימות יש לנו בעיה. לא לעבוד כל הלילה אבל שיפתחו עד שעה לגיטימית. זה ממש לא לעניין. המשאית שמגיעה לנמל מגיעה עם מכולה מלאה לייצוא, ויוצאת עם מכולה מלאה מייבוא.

נכון. קודם כל הדפואים יש להם תפקיד חשוב מאוד כפי שאמר יואב בכל מה שקשור לשינוע מכולות החוצה ופנימה. ברגע שהדפואים נסגרים ב-5 זה אומר שהמכולה שצריכה לצאת מהנמל לא ליעד סופי או להיכנס לנמל, היא ממתינה בעצם במקום היעד. חנ"י לא יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה אבל כשם שאני לא יכול לכפות- - - אתה יכול בהסכם לכפות. כשם שאני לא יכול לכפות על חברת נמל אשדוד לתת ידיים בלילה- - - למה? הם אמרו שייתנו, אם צריך. הם לא נותנים ידיים בלילה לחלוטין. נטפל בזה, אבל זה רובד על רובד על רובד. כל אחד שיעשה את העבודה שלו היכן שצריך לעשות את העבודה שלו. אבל חברת נמלי ישראל לא מפעילה את המחסנים. היא מפעילה אותם. היא העמידה מכרז. אז תקן את המכרז, עם כל הכבוד. והבעיה שיש עם פריקת מטען כללי בנמלים החדשים זה הנהייה שלהם ללכת לפתרונות הקלים שמייצרים רווח ולא הפתרון למשק. תבחן את זה. דנינו, תבדוק את העניין הזה מטעם הוועדה, אני מבקש ממך. הם צריכים להיות פתוחים עד 12 בלילה. אם צריך לתת הנחה, תנו הנחה. לא יודע מה כדי שיפתחו. תקנו את ההסכמים. זה אחד הדברים שיוצר בעיה. מאוד מצטער. תבדוק לנו את העניין הזה. לגבי ה-8 ימים, בבקשה. אבל תקצר. למה אתם משתמשים ב-8 ימים האלה כל הזמן? טכנית זה לא קורה והממגורה לא נסתמה פעם אחת. דגון חיפה עשה בשנה שעברה 3.5 מיליון טון ולא נסתם יום אחד. ועוד איך נסתם. זה התורים שהייתם. נמל אשדוד פרק פחות מחצי מיליון טון גרעינים. אתה אמרת שנמל אשדוד סתום? כל הכמות שנמל אשדוד פרק זה 800,000 טון מתוך 5.5 מיליון טון. לא אמרתי שהוא סתום. אמרתי שהוא עובד הכי קשה. כולם הולכים לאשדוד. לא הולכים לאשדוד כי הוא לא נותן משמרות. אנחנו עובדים עם חקלאים. הוא לא נותן ב' אתה רוצה שייתן ג'? אני רוצה להכניס לפרופורציה. נמל אשדוד משנע 8 מיליון טון מטענים תפזורת בשנה, מתוכם 4.5 מיליון טון תפזורת ישירות ברציפי הנמל, לא דרך ICL. גרעינים ירדו בתקופת אי הפעלת המסוע. עכשיו המסוע עובד, ואין תור. אבל כשהם מתלוננים על הקנסות שהם שילמו לבעלי האוניות, זה בגלל ה-8 ימים שתקעו את הממגורה בצפון. תסלח לי. שוסטר, אני לא יודע כבר מי צודק. תבדוק לנו את העניין הזה. אבטל לכם את ה-8 ימים, אוריד לכם את זה ליומיים,

אתם משלמים קנס על זה תפנו את הסחורה. הקנסות האלה משפיעים על המחיר בסוף, לא יעזור כלום. שוסטר יבדוק מי צודק ולפי זה נקבל את ההחלטות. אם אתם אשמים, בכל מקרה את ה-8 ימים יש לקצר. זה יפעיל עליכם לחץ להוציא את זה כמה שיותר מהר. אבל שוסטר, תבדוק בבקשה את העניין עד הישיבה הבאה.

בלי יום אחד של פטור. המנכ"ל, לאט-לאט. נבדוק את זה. קלנר, התחלנו את הדיון בזה. יש בזה בעיות משפטיות. יש הסכמים, גם עם נמל אשדוד, עם העובדים וכו'. אני לא יכול להיכנס לזה כרגע. ביקשנו מהם שיבדקו את העניין. האוצר, תבדקו אם אפשר לפתוח יותר. הבעיה העיקרית שאני רואה גם אם אתה פותח זה לא כל כך יעזור כי צריך להשקיע. מה יש לפתוח? אף אחד לא אוכף. את מייצרת את נמל חיפה הפרטי. של ההודי. היום מספנות מביא 7.5%. אנו מדברים פה על יוקר המחיה. אמרת בצורה הכי מדויקת שבסופו של דבר תחרות היא הדבר שמוריד. תראה, נגיד עכשיו הם צריכים להשקיע במנוף בחיפה 150 מיליון.

אז מה זה תחרות? בבקשה. אני מנכ"ל נמל מספנות ישראל. קיבלנו היתר לפעול כנמל ב-2003. אנחנו לא נמל חדש של השנתיים האחרונות אנחנו נמל פרטי שעובד 20 שנה במדינת ישראל. אנא תקרא את הדוח של הממ"מ. אומרת במפורש, מתאר את פרויקט המלט: הקמנו בהשקעה של מאות מיליוני שקלים מהון עצמי שלנו, פתחנו תשתית. מה קרה בשוק המלט נשר שהיה מונופול, ירד למתחת ל-50%. רק מלט? ממש לא. המלט עם נשר ירד למתחת ל-50%. יש היום ייבוא. מי פתח את התחרות בדוח כתוב ברחל בתך: נמל מספנות ישראל. הציגו פה גרף לפני שתי דקות. אמרו: תראו מי העלה את התחרות במטען בכללי. נמל מספנות ישראל שעובד 20 שנה. יצרנו את התחרות. השקענו מאות מיליוני שקלים. עכשיו אנחנו נכנסים לתחום הגרעינים. הנה פעם נוספת, דיווחנו - אנו חברה בורסאית. משקיעים 300 מיליון שקל בבניית ממגורות. הבעיה שמסתובבת פה סביב השולחן - אין מספיק תשתית במדינת ישראל. אנו בונים ממגורה מכספנו, מההון העצמי שלנו. היא תתחיל לעבוד בינואר 2025. כל מה שאנו מבקשים זה דבר אחד קטן יצרנו תחרות. אנו עובדים. אני לא חושב שיש פה אדם אחד בשולחן שיגיד שלא יצרנו תחרות. אנחנו לא מהנמלים החדשים קיימים מעל 20 שנה. אנו מבקשים דבר אחד - יש מגבלה שהוטלה עלינו ב-2003. אז המגבלה הייתה נכונה הגבילו אותנו ב-5% מהפעילות של מדינת ישראל. מאז מדינת ישראל עשתה רפורמה מדהימה הקימו 2 נמלים פרטיים, הפריטו נמלים. ממצב של 3 נמלים שהיו ממשלתיים יש היום 6 נמלים במדינת ישראל. יש תחרות בתחום המכולות. תסירו את המגבלה שלנו ותנו לנו להמשיך לעבוד ולחולל תחרות בדיוק כפי שעשינו. נמל המספנות היום מפר בצורה גסה את המגבלה. המדינה לא עושה דבר כדי לאכוף את זה. הוא היום עומד על 7.5% מטען כללי. אבל הוא מוריד את יוקר המחיה. למה לשמור על המגבלה? למה לא לעשות תחרות?

זה כיום שווה גם כסף. תצטרכו לשלם- - - אין בעיה. תסירו את המגבלה. תנו לנו לעבוד. קלנר, כיוון שאתה המומחה שלנו לתחרות, תבדוק מול האוצר- - - אבל חשוב לנו להתייחס לזה. סליחה.

תבדוק את זה, עד לישיבה הבאה אני רוצה לראות איך אתם מתפקדים בעניין. נמל אשדוד מתנגדים לכל שינוי בעניין הזה? מה ההסכם שלכם משפיע על העניין של לתת למספנות ישראל? קלנר, אתה צריך לדון בשאלת ההשקעות כי אמרו פה שלא באים לנמל כי אין לו המתקנים הנכונים שצריך להשקיע. זה לא יעזור שאוריד להם - הם צריכים להשקיע קודם. - - - לא הכול זה מספנות ישראל. פה מדובר על יותר נמלים. יכול להיות שהתנאי לכך זה תוכנית השקעה, חוץ מהעלאת דמי הזיכיון שהאוצר מזה יביא לנו את הכסף שאנו צריכים לקבל על דברים אחרים. גם יש הסכם עם העובדים. גם הנמל ההודי מחויב להסכמים עם העובדים. עובדים אפשר לפצות. אני רוצה להבין, את נמל אשדוד. מה הבעיה עם זה? אתם הנמל היחיד שעובד, לפי מה שאני רואה. לא אומר שנמל אשדוד לא עובד. כולם פה מדברים על תחרות ורוצים לפתוח ו-7,

יוקר המחיה על הכאפק. יש מחקר של אותו ממ"מ שעשה בשנת 2021 שאמר שההשפעה של התור התפעולי הענק של כל האוניות האלה, מדובר על 0.1% בסך הכול אינפלציה בשנה. ניכנס לפרופורציה. מה ההשפעה על המחיר?

הטענה? הטענה, שאי אפשר לפתוח את התחרות באבחת סכין. אנחנו יודעים להיות שותפים ולדבר ולעשות הסכמים יעידו על כך כל מי שיושב פה,

גם מנמל אשדוד, גם מנמל חיפה. זה דבר אחד. מי כבודו? מאיר אייזנברג, מנהל חטיבת הנמלים בהסתדרות. אני מייצג 5 נמלים. ניכנס לפרופורציה בספטמבר 21' נפתח נמל המפרץ תחרות. בפברואר 22' נפתח נמל הדרום תחרות. נמל חיפה לפני חודש הופרט. חכו. אתם רוצים לפתוח הכול כל כך מהר. בינתיים בחיפה לעובדים אין עבודה. כי אף אחד לא מפרק שם סחורה. לא מגיעות אוניות. כי מספנות- - - ואף אחד לא אוכף את זה. הכול ריק. 22 יום בחוץ. נכון. מספנות ישראל, אתם לוקחים בחריגה? כן, הם לוקחים בחריגה. אנחנו בזמן שהיו תור של אוניות שעמדו בחוץ משך 45 ימים, נקראנו לדגל לפרוק. מי קרא לכם לדגל? מדינת ישראל ביקשה מאתנו בכל סחורה אפשרית לפרוק. פרקנו, עשינו. אני לא מבין מה המגבלה. גם הרציפים שלנו היום ריקים. אני לא מבקש שום הגנה. עושים תחרות. מדינת ישראל השקיעה מיליארדים לייצר תחרות. אנחנו הורדנו את מחיר המלט - זה כתוב בדוח שהופץ אמש. קראו לכם באופן זמני. יוקר המחיה רשום שיוקר המחיה, הלחם והעופות נגזרים מהגרעינים. אין תשתית - אנחנו בונים תשתית. אתה מייצג את כל העובדים? את אשדוד, חיפה, נמל הדרום- - - גם את העובדים שלנו. אתה לא צריך להזכיר לי שאני מייצג את העובדים שלך. דיברתי איתם הבוקר וגם הם התלוננו. בבקשה, אדוני היושב-ראש. גם את העובדים שלנו מייצגים. לא קיבלנו שום החלטה בעניין. אמרתי לקלנר שיבדוק אבל עם כל הכבוד, יוקר המחיה במדינת ישראל יירד. לא יעזור לאף אחד. מה שכן, מקובל עליי- - - יש פול בעולם, בהרבה נמלים. מקובל שלא צריכים לפגוע וצריכים לבדוק מה ההסכמים הקיימים וכו', אני לא אומר שלא. גם אם אישרו חריגה למספנות ונמל אחר לא עובד זה גם לא בסדר. צריכים לשחרר את זה. אבל אתם צריכים להבין. אנחנו ועדת הכלכלה לא מנהלת את המדינה. אנו לא אחראים לכל דבר קטן שצריך לעשות. לכן יש הרגולטורים. זה התפקיד שלכם. אז אם יש לו חריגה, נתתם לו אישור זמני - תשחררו את החריגה שהנמל השני גם יוכל לעבוד.

הם צריכים לבוא לבכות לכם? למה בכלל יש המגבלה הזאת? יש המגבלה בהסכמים המקוריים. אמרתי לקלנר שיבדוק את זה. יביא לנו המלצות. שב גם עם ההסתדרות. אף אחד לא רוצה לפגוע באף אחד. אבל יוקר המחיה יירד. מה זה 0.1%? הנושא של המטענים זה 70% מהמחיר של התרנגולות, מהמחיר של הביצים הכול נובע מהגרעינים. לא הכול בא דרך הנמלים, אבל זה שבנמלים משלמים 300, 400 מיליון שקל מכל מיני סיבות עכשיו אני לא מאשים אף אחד זה מעלה את המחיר של הגרעין. יש עוד סיבות שזה מעלה אבל בגדול, אם אני צריך להפחית את מחיר הגרעינים אפילו ב-30%, המחיר יירד בסוף בקופות,

חשבתם שזה לא ישפיע? כל אחד עושה את העבודה שלו.

אבל עדיין העבודה העיקרית, אנחנו עובדים בשביל הציבור הרחב לא רק בשביל נמל אשדוד או בשביל נמל חיפה או בשביל היבואנים של הגרעינים. קחו את זה בחשבון. הוא יבדוק את זה. למקרה שזה יתפספס אני רוצה לומר את זה כאן אנחנו שותפים ונהיה שותפים. הבעיות של יוקר המחיה זה גם בעיות שלנו, גם שם העובדים. אנחנו נשב, ננהל משא ומתן. מאה אחוז. אנחנו הפחתנו ב-50% את זמן השהייה בשנת 23'. אני רוצה לראות שהם יורידו את המחיר בעקבות זה. כרגע יש בעיה. אם לא יורידו את המחיר, יהיה לנו בעיות איתם. נתנו את זה לבדיקה. הנושא של ה-8 ימים לא יישאר. אם אתם צודקים זה יישאר. אם אתם לא צודקים זה לא יישאר. לא יעזור לכם כלום. כמו שאני אומר לעובדים אני אומר לכם. לפני שהיה המסוע שילמנו 11.5 שקל לשינוע מהאוניה לממגורה. היום אנחנו עדיין משלמים את ה-11.5 שקלים עבור המסוע לממגורה. שוסטר יבדוק הכול. אני לא מסוגל להיכנס לזה. נעשה את הבדיקה, יהיה לנו דוח ונטפל בזה. אני מבקש שגם נבדוק את כלות המסוע, עלות שוטפת של- - - לטון. זה עלות נוסת שצריך להוריד אותה. התעריף נקבע כדין. יש הבדל בין חיפה לאשדוד בתעריף בגלל שהנדסית זה שונה באשדוד והתעריף הזה מממן את המסוע. המסוע נקבעה- - - שאנחנו שילמנו במשך שנים. אנו משלמים עשרות מיליוני שקלים כל שנה דמי תשתיות. אחרי 40 שנה בנו פעם אחת השקעה. במקום להרחיב את יכולת הפריקה כמות הגרעינים עולה ב-2% בשנה, ב-40 שנה הכפילה את כמות הגרעינים. מה שבנו זה בסך הכול מסוע. המסוע זה מכסף שלנו. מה אתם עושים לקחתם מאתנו כסף כל השנים ועכשיו אתם אומרים: תחזירו לנו את ההשקעה. זה כס שלנו ששילמנו דמי תשתיות. אנחנו לא צריך לשלם תוספת. - - - שימו לב מה קורה בחדר - אין מספיק תשתית במדינת ישראל ואנו כחברה פרטית לוקחים את היוזמה הזו וכפי שעשינו במלט, נכנסים לתחום הגרעיני. לא רק שיש תשתית יש תשתית לעשרים שנה קדימה היום. עודף הקיבולת של הנמלים במדינת ישראל יספיק ל-20 שנה קדימה. אתם מרוויחים. כולם מרוויחים. האוצר, בבקשה. רוצה להגיד משהו? אין לי מה להגיד. אעשה שיעורי בית לישיבה הבאה. אין בעיה. היא לא תהיה רחוקה. הממ"מ, בבקשה. ה-0.1% שאומר באינפלציה זה כל הסיפור של הנמלים? אני לא זוכר על איזה מסמך אתה מדבר, מאיזו שנה. 2021. עכשיו נעבור לרכבת. אתם חסמתם את השינוע של הרכבת מתוך הנמלים. מה חשבתם כשעשיתם את זה? אתם רואים שיש בשינוע, ופתאום אתם מחליטים לא להשקיע יותר בעניין הזה.

מי זה הרכבת? בבקשה. אנחנו בממגורה לפני שנתיים אנחנו החברה שמתפעלת את הממגורה באשדוד. לפני כשנתיים נחסמה מאתנו האפשרות למסור ללקוחות שלנו גרעינים ברכבת. יש לנו לא מעט לקוחות- - - לאן הרכבת נסעה קודם? יכלה לנסוע לדרום, להוציא את הסחורה מהממגורה. למה הפסקתם את זה? החלטתם להשקיע רק ברכבת מתל אביב לירושלים? אתם לא צריכים להשקיע בתשתית של מדינת ישראל? רק היכן שאתם מרוויחים כסף בנסיעות? מה שמדובר כרגע על המסילה שדובר כרגע היא נמצאת בתוך השטח של הממגורה שהיא בבעלות חנ"י או בבעלות הזכיין. אז מה? חנ"י זה מדינת ישראל, גם כן. זה חברה ממשלתית או לא? אז מה זה בעלות חנ"י? תסתדר איתם. המדיניות כרגע של האוצר, שכל מסילות שהן בשטח לא של הרכבת אלא של הלקוח, אם זה שלוחה פרטית או אם זה השטח של חנ"י- - - לא הבנתי את הטענה. אתה לא מוכן לעשות כי חנ"י מרוויחה מזה? הפעולה צריכה להיעשות במימון על ידי חנ"י. אנחנו יכולים להיות הקבלן שעושה את זה. אבל זה היה לפני כן. פשוט הפסקת את זה. הפסקתי כי המסילה הגיעה למצב שאי אפשר היה לעבוד בה. אסור היה בטיחותית להכניס לרכבת. היא הייתה מוזנחת. תקן את זה. צריך לשפץ אותה לחלוטין וחנ"י לקחה את זה על עצמה. חנ"י עושה את זה. היא נמצאת כרגע בשלב של תכנון. נכון. ייקח כמה שנים התכנון? כולה זה פס רכבת קטן. אפשר לחשוב שזה קילומטרים. זה לא פס רכבת קטן. זה 3 פסי רכבת. מה המרחק שלכם? כמה הן נוסעות? 200, 300 מטר. בריצה יותר טוב להביא את הסחורה. חנ"י נמצאת בשלב של תכנון. ברגע שחנ"י תסיים את התכנון - אנחנו מוכנים לבצע את זה. נבצע. חנ"י הסכימה כבר גם לתכנן וגם לממן את זה. זה מהכסף שאתם מקבלים מנמל אשדוד? זה הכסף של חנ"י. היא מקבלת את זה מאיפשהו. נמל אשדוד משלם הרבה כספים לחנ"י כל שנה. אתם שילמתם משהו למדינה? אנחנו משלמים בדיוק כמו נמל אשדוד אם לא יותר. הרבה יותר מנמל אשדוד. קודם כל יש פה בשורה, שהנושא הזה בתכנון וביצוע. כמה זמן התכנון יסתיים? מה יש פה לתכנן? צריך לעבוד ועדה פה? ועדה מחוזית, מקומית? שום ועדה. שלחנו את זה למשרד חיצוני. מתי שלחתם את זה? לא יודע. כמה זמן נראה את הרכבת זזה בנמלים? מרגע שיהיה תכנון ויאושר על ידי כל הגורמים. זה לא תשובה. אני רוצה תשובה עד הישיבה הבאה גם מה המרחק שצריכה לנסוע, ומה היא משרתת, וכמה זמן זה ייקח? אנחנו צריכים תשובות בגלל יוקר המחיה. אין לנו זמן. והאם אתם יכולים לקצר את לוחות הזמנים. היום בסביבות 400,000 טון נוסע ברכבת מהצפון לדרום. סך הכול פס רכבת. מה התכנון? אי אפשר להסיט את זה היום לדרום כי אם נעביר את זה לדרום, זה אומר שמרכבת זה יעבור למשאיות. האבסורד הוא שאנחנו מפעילים עכשיו ממגורה ומסוע בהשקעה אדירה של כסף, 250 מיליון שקל זה המון כסף, ובסוף לא יכולים להשתמש ברכבת ואי אפשר להעביר אותם אלינו כי אז זה יסב מרכבת למשאיות. מה יש פה לתכנן? סך הכול זה פס רכבת קיים. אתם לא מגדילים אותו. אתם עושים אותו יותר

נמל אשדוד, אם הם רק מחזירים את המצב של הבטיחות לקדמותו, מה שהחליף יוחלף, זה ישרת אתכם?

הרכבת לא תפקדה גם כן בעבר מסיבה פשוטה כמות הקרונות שנכנסות לממגורה בדרום היא כ-16 או 12 קרונות והם דורשים 24 כפי שיש בצפון. זה חשוב מאוד לשדרג את זה לרמה של הצפון כדי שזה יהיה- - - כל המדינה תרווויח. ברגע שזה יהיה, יסייע לכם? מאוד-מאוד. אם אפשר שאלה נוספת לחנ"י, בהסכם עם האדריכל החיצוני, מתי הם מסיימים את העבודה? ייתנו תשובה בפעם הבאה.

חנ"י רק גובה כסף, או גם צריכה לעשות משהו? זה לא רק שאלה של זמן התכנון של הרכבת. אנחנו אמורים להרחיב את הממגורה כדי שתוכל להוות אלטרנטיבה אמיתית. צריך לתכנן את פס הרכבת לממגורה מורחבת לא לייצר טלאים. זה לא תכנון של תב"ע גדולה מאוד. זה פס רכבת מסוים. זה לא תכנון שצריך לקחת המון זמן. אתם מאשרים את זה, נכון? שטח של הנמל זה באחריותכם? אנחנו לא ועדה שמאשרת. מי הוועדה? ועדה של העיר אשדוד? מחוזית או מקומית? תבדוק את זה. חוץ מרכבת בנמל אשדוד יש רכבת גם במקום אחר שאתם צריכים לתכנן? יש רכבת בשני הנמלים החדשים. שם אתם לא מטפלים בזה? אנחנו מקדמים רכבת אצלנו, שתיכנס אלינו. זה לא חנ"י מקדמת.

אנחנו באופן פרטי. הנה שוב הגוף הפרטי שאתה משחרר לו- - - אתה גם מרוויח על זה. בסוף אבכה יחד איתך.

הוא הגוף הפרטי. משרד התחבורה, ומעורב בזה מינהל התשתיות, מקדמים חיבורי רכבת לנמל המפרץ, נמל מספנות ישראל, לרציפים בנמל חיפה, לנמל דרום, נמל אשדוד. כל אחד בשלב אחר. כמה רציפים בנמל אשדוד לנושא של הממגורות, לתחנות המיון בחיפה ובנמלי אשדוד. יש רשימה. חלק מהם בביצוע מתוקצבים, כל אחד בלוח הזמנים שלו. הפרויקטים האלה מתקדמים מאוד-מאוד לאט. יש רק דרך אחת לזרז את הפרויקטים האלה. כל המסילות שהוא ציין כל אחת היא קריטית. מסילה אחת, לנמל הדרום ולנמל המפרץ, גם נמלים אחרים - רכבת אחת לוקחת ממאה מכולות כלומר מאה משאיות. אלה פרויקטים בעדיפות לאומית. אתם יודעים מה זה לתכנן ולבצע בישראל. אני יכול לפרט לכם שעה מה זה אחרי ועדת התכנון ואחרי מבנה עליון וכו'. כל זה לא יהיה

פרויקטור שימונה על ידי משרד התחבורה,

על ידי מי שאתם רוצים, שמבין ברכבות ובנמלים וייקח כל אחת מהמסילות האלה כולל המסילה לירדן זה 10 קילומטר. אלה פרויקטים מצחיקים ברמת הגודל שלהם. מצד שני הם נתקלים באותם חסמים של חוסר משילות שאנחנו מכירים במדינת ישראל. מה לעשות שברכבת ישראל יש גם נוסעים והאנשים העיקריים שנמצאים. יש עליהם תעדוף של נוסעים. זה לא יעזור. הנושא של הגרעינים, רוב הסחורה זה אצלכם, נכון? כמות הגרעינים בנמל אשדוד מיועדת להיות כ-25% מהשוק. מי מחזיק את היתרה? חיפה, הגדול. 20% פועל ברכבת מהצפון לדרום. אשדוד והצד השני, שהם מפעילים את רוב הגרעינים, שם תנו עכשיו דחיפה רצינית. עכשיו אנחנו צריכים את זה כדי להוריד את המחיר עוד חודש ולא בעוד שלוש שנים. הממגורה בחיפה במצב נוראי. החבר'ה פה בחנ"י לא אמרו מצב נוראי בטיחותי, תברואתי וגם יש תוכנית לסגור אותה בחמש השנים הקרובות. צר לי שאתה מדבר ממש מבלי לדעת.

אני הייתי שבוע שעבר. אתה היית שבוע שעבר ואתה עכשיו סתם ממנף דרישה של העובדים לכל מיני מענקים והטבות. תגיד ל- - - מענקים. תנו להם לעבוד בתנאים נורמליים. אתה צודק. אני מבין שההיכרות שלך עם הממגורה היא רבת שנים, אתה ממש ותיק בתחום. יודע המון. רק קח בחשבון שהממגורה בחיפה נמצאת תחת פיקוח מלא. חברת נמלי ישראל משקיעה בסדרי גודל של 30 מיליון שקל. לא מספיק. ברור שלא מספיק כי אתה מבין גדול בממגורות.

לא מבין דבר אחד נורא פשוט. מה שאתה לא מבין- - - כי אתה מבין גדול. בסדר. רבותיי, אנחנו לא מנהלים את המשא ומתן עם העובדים כרגע. רבותיי. אנחנו מבקשים,

רכבת וחנ"י, שכרגע תנו קדימות לאשדוד ולנמל השני חיפה, תנו קדימות לעניין התכנון וביצוע. חיפה, הרכבת עובדת באופן מלא. אדוני היושב-ראש, אני סמנכ"ל מטענים ברכת ישראל. רכבת ישראל אין לה מגבלה. אנחנו מובילים ונוביל ורוצים להגדיל. בחיפה מדגון אנחנו עובדים בצורה מצוינת. כל הסחורה שמגיעה אנחנו מובילים ברכבת, ורוצים עוד להגדיל שלא יהיו משאיות. אבל בינתיים זה לא מתבצע. אשלים ואגיע. לדגון כל מה שלקוחות מביאים - אנחנו מפעילים אותם ברכבות. זה מגיע עד 600,000 טון. בדגון יש זכיין, היום זה מילניום. בעבד זה היה חברת גדות. באשדוד יש זכיין שזה לוגיסטיקר. הממגורה באשדוד לא עובדת יותר מ-25 שנה. אני 23 שנה ברכת. היא לא עבדה כל 23 שנים. כתוצאה מכך חנ"י בזמנו עשו מכרז. לוגיסטיקר זכה. עד הממגורה הרכבת אחראית להביא את המסילה ואנחנו נביא. הבעיה שבתוך המגורה אותו זכיין צריך לטפל בזה ואנחנו מוכנים. ממחר יבנה את המסילה ממחר נפעיל מאשדוד. אולי ישיבה הבאה נעשה בחיפה ולא נשמע פה אנשים שמקדמים את המטרות האישיות שלהם? תודה, אדוני. בסדר. רכבת, חברים, עד הישיבה הבאה תביאו לנו לוחות זמנים אם אפשר, בכל מקום ומקום, תוך מתן עדיפות כרגע לאשדוד כי שם הם פורקים את הגרעינים הרבה יותר ויש שם בעיה לשנע. מבקש שבעניין הזה תינתן עדיפות לאשדוד. כל אחד יודע מה תפקידו לישיבה הבאה? אבל אתה מתייחס ואני מאוד מעריך את הנושא של הגרעינים,

אני מתעסק יותר בחקלאות אבל מדובר פה גם על שינוע של דברים אחרים. אנחנו מדברים על ענף חומרי הבנייה, ובמו ידינו אנחנו מחרבים את האפשרות שלנו לעבוד אפרופו- - - אתה צריך את הרכבת באשדוד.

אני לצערי לא יכול לעבוד עם הרכבת. הייתי שמח. טיפלנו בעניין. מטפלים גם בנושא של השינוע במשאיות.

אני לא מתחיל את הדיון מההתחלה. למה אנו יכולים לקבוע עדיפות למוצר כזה או אחר במקום לפתור את הבעיה?

אתן הסבר קצר מאוד. יש לי אוניה קטנה מאוד של 3,000 טון שצריכה להגיע לאשקלון. זה משמרת אחת עבודה. בחיפה גומרים את זה בפחות ממשמרת. אני מגיע כשאני יודע שיש תור של שבוע בחוץ. השבוע מתקדם, אני גומר בשבועיים ויכול לגמור גם בשלושה. זה כמו שתגיד לרופא: אני רוצה רק שאלה, מגיעים קבוצה של אוטובוס של תיירים, אומרים לך כולם ייכנסו לפניך.

זה משרד התחבורה, לא המנכ"ל. המנכ"ל עושה ככל שהוא יכול. זה לא המנכ"ל וזה לא העובדים אלא זה משרד התחבורה. זה דיון על התור התפעולי. התור התפעולי מנוהל על ידי רספ"ן ואנחנו פועלים בהתאם לתור התפעולי אבל לפנים משורת הדין כשיש פנייה מיוחדת עם האוניה שלו כפי שהייתה עכשיו לרספ"ן, עקפנו. אלי צודק. הוא עוזר ככל שהוא יכול. זה לא הנושא שלנו כרגע, עם כל הכבוד. גבס זה חומר בנייה מרכזי במדינת ישראל. רק לי זה עולה 3 מיליון שקל התוספת הזאת. לא אכניס אותך לישיבה הבאה אם זה יימשך ככה. הבעיה חריגה - צריכה להיות מטופלת על ידי הנמל. זה לא עניין אישי שאני צריך לטפל בבעיה של טמבור מול נמל אשדוד. החכ"ים רוצים לומר משהו לפני שאסיים? הישיבה בעוד חודש לכל היותר. עד אז כל אחד יעשה את העבודה. האוצר, תעשה את העבודה כמו שצריך הפעם, מבחינה תקציבית. את המשימה שלי אבצע. באיזון בין העקרונות של משק חופשי, שוק חופשי, משימה פרטית שיש, אני חושב שאתה במקום הנכון ואנחנו נמצאים איתך במקום הנכון משום שאי אפשר לייצר מציאות של תקיעות, כאשר כולם עושים מה שהם צריכים לעשות. זה בסדר גמור כשכל אחד עושה מה שהוא צריך והעסק עובד, אבל אם יש תקיעות, ואם המחירים עולים, המדינה צריכה לעשות. זה בדיוק מה שאתה עושה. אנחנו לשירותך. עוד מישהו שלא דיבר = רוצה לומר משהו? אני רוצה לומר משהו על הרכבת. מספיק.

הרכבת דופקת את הנהגים. אני ועד העובדים בנמל חיפה. אני שומע שבאשדוד יש פקקים.

יש כספים שנמצאים במקומות שונים ויש תור תפעולי שאנשים, היבואנים משלמים קנסות על התור התפעולי הזה. אין לנו עבודה. הרציפים אצלנו ריקים. אולי שווה את הקנסות הללו לקחת ולעזור לממן את השינוע מנמל חיפה. זה גם לא טוב תחבורתית שמשאיות ייסעו כל הזמן ולכן הקימו נמלים בכל הארץ, כדי שלא יהיה שינוע. האוצר, תבדוק את הנושא הזה, איך אתה גורם לפחות במסגרת ההסכמים הקיימים שהנמלים יעבדו. לא יכול להיות שבמסגרת התוכנית שאתה הולך לבדוק תטפל בזה, אם אתה יכול.

הנציג של נמל חיפה. שלום, אני רוצה לומר שני דברים. אני יושב-ראש ועד בנמל חיפה. יש לי תואר שני בספנות. אחד מהמרצים שלי היה צוקרמן. לגבי המשאיות, אם האושר יעשה מחקרים בחו"ל, יש נמלים בעולם שאיך שנהג משאית נכנס לשער של הנמל, לוקחים את הזמן שנכנס, את הזמן שיוצא, שעות הפעילות שהוא נכנס ויוצא - הוא מקבל על זה כסף מהנמל. יש פתרון לעקוף אוצר. יש חברת נמלי ישראל. כשהקימו אותה בזמן הרפורמה, הייתה אמורה להעביר כסף למדינה, אבל היא כנראה מגרסה של כסף היא לוקחת כסף מהנמלים ומשאירה אותו אצלה. אם תבדקו כמה הכנסות יש לחברת נמלי ישראל תשתגעו. מה שאפשר לעשות, שחברת נמלי ישראל תוריד קצת מדמי התשתיות שהיא לוקחת מהנמלים, והנמלים יסבסדו את נהגי המשאיות. זה הפתרון הכי טוב שיכול להיות בלי להתעסק עם אוצר ובלי כלום. שחברת נמלי ישראל ייתנו סבסוד לנמלים והנמלים ייתנו את הכסף הזה לנהגי משאיות. זה הפתרון הכי טוב שיכול להיות. אתה נמל פרטי או ציבורי? פרטי. אתה רוצה שייתנו כסף להודי?

שלא יתנו כסף להודים. זה כסף שיתגלגל לנהגי משאיות. לא לנמלים. הנמלים יגלגלו את זה דרך השערים כשנהגי משאיות מגיעים לשערים, יגלגלו את זה לנהי משאיות.

שהם אומרים, שבתמריצים שאתה רוצה לתת לנהגים תשתמש גם בכספים של נמלי ישראל. כסף שנמל חיפה ישלם בשנים הקרובות לא יהיה כסף אפילו לחטיפים לנהגים. נמל חיפה כרגע לא משלם תמלוגים בשנים הקרובות. זה היה חלק מהתהליך. הבנו. מספנות ישראל רוצים להשתלט גם על נמל חיפה. ההודי, איזה נמל קנה? אתה יכול להתחרות באדם הכי עשיר בעולם? אמנם הוא הפסיד קצת כסף עכשיו. אל תתיימר להתחרות בו.

שלא יתרגז, יעשה אפצ'י ואתה לא קיים. הבעיה של דגון חיפה שעלתה פה בין חנ"י לעובדים = המצב התחזוקתי של דגון חיפה גרוע מאוד. בשבת נשרף אחד הפורקים. יש לנו בקרים תקולים. המסועים תקולים. דגון חיפה עובד היום בסדר גודל של 30%, 40% מהתפוקה שלו. זה 70% מהגרעינים שאנחנו מביאים. אם מאיזו סיבה התקלות הללו יימשכו כולנו פה נצטרך לעשות דיאטה מאוד חמורה כי אוכל לא יהיה. דגון חיפה חייב להיות במצב תחזוקתי מושלם. שם 70% מהדברים שאתם מייבאים? כן, כי הוא יותר יעיל. אתה שומע אותו? זה בניגוד למה שאתה אומר. עדיף לקרוא לעובדי ההסתדרות שקרנים. אתה צריך להשקיע בתחזוק שלו ובשיפורים שלו. אנחנו משקיעים שם הרבה כסף. אבל הם אלה שמשתמשים. הממגורה היא ישנה. במהלך השנים 20',

22' הייתה הגורם היחיד שפרק. היא עבדה בערך ב-40%, 50% מעבר- - - אז אתם מטפלים עכשיו בבעיות שם?

הם לא מתכוונים לתקן שום דבר. יש הסכם סגירה לממגורה הזאת. היא הולכת להיסגר. הולכת להיפתח ממגורה חדשה בנמל חיפה. אנחנו מקימים ממגורה. כמה זמן ייקח לכם להקים? ב-20 בחודש הקבלן עולה לקרקע. בדצמבר 24' הממגורה תעבוד. וגם אז תוכל לתת בערך שליש ממה שממגורת חיפה פורקת. אז תשקיע בתיקונים. זה מה שאנחנו עושים. כמה זמן ייקח לכם שם לעשות את התיקונים?

תגיד. הוא אמר לי ישר דצמבר 24'. כמה זמן? אם אפשר לישיבה הבאה, כיוון שזה משפיע על הגרעינים, הייתי רוצה לקבל תשובה בנושא הזה. בבקשה. תשובה לנושא של דגון לגבי התחזוקה והתיקונים הדרושים כדי שיפעילו אותה. אתה גם נמל חיפה של ההודי? שלום, אני יושב-ראש ועד מחלקת ציוד. אני אמון על כל הנושא של הטיפול של הכלים התפעוליים בנמל חיפה. אנחנו באנו לפה קבוצה די גדולה מהוועדים כי חשוב לנו הנושא הזה. הופרטנו לפני חודש, עברנו לידיים פרטיות. המצב בנמל לא טוב.

היינו אחד הנמלים המובילים בארץ וכרגע אנו נמצאים עם עובדים שנמצאים בבטלה. מה התוכנית העסקית של ההודי כשקנה את הנמל הזה? שהרציפים יעמדו ריקים? גם בנמל חיפה תקום ממגורה חדשה. גם בנמל חיפה נפתח עבודה. יש תוכניות עבודה מאוד מפורטות. בהסכם שקראתי בעיתון שמיליארד שקל מהכסף שהקונה משלם, יושקע בנמל כנראה. יש שם פרוספריטי בציוד חבל על הזמן. האוצר לא לקח את הכסף אליו אלא השאיר אותו. זו החלטה נבונה. יש עשרות אוניות כל הזמן אצל כולם. יש פחות מלפני. באמת, אנשים פה יקרים ועובדים קשה. אני המתחרה שלהם האוניות עברו אליי, חלק מהן. נכנסה תחרות. ה-100% שוק. תחלק לעובדים, הכול בסדר. לעובדים יש הסכם. שערה משערות ראשם לא תיפגע. דוד, אנחנו נמצאים כרגע במצב לא כל כך טוב. שוב, אנחנו כרגע בלי עבודה. יש פה הרבה אנשים מסביב לשולחן שרוצים לנגוס בנו בנושא של ה-5%. אלה דברים שכואבים לנו, ואנו לא יכולים להשלים איתם. הממגורה תסתדר יותר טוב - תהיה לכם עבודה אבל בלי קשר, תבדוק מה האפשרות לעזור לנמל חיפה במובן הזה שאין להם עבודה בכלל. אין לנו עבודה. אתה לא יכול ללחוש לו ולהגיד שכן כי אתה נמצא פה בירושלים. אתה לא רואה מה קורה אצלנו. לא אמרתי שיש עבודה. אמרתי שיש הסכם עם העובדים שבזמנו נעשה במסגרת ההפרטות שנתן רשת ביטחון לעובדים. אתה רוצה שאפתח את רשת הביטחון, שאשב בבטלה, אקבל 70% פרמיה ולא אעבוד? הוא מדבר על רשת ביטחון ואנו מדברים על זה שיעבדו. לא על זה שתהיה רשת ביטחון. תבדוק את העניין. אם צריך לשחרר משהו כשהנמל בכלל לא עובד זה אומר שמשהו פה לא מסתדר. לשחרר משהו בהסכמים כדי שיעבדו - תעשה את זה. תעזור לנמל חיפה, עם כל הכבוד. מחזיקים את הכסף שם. האוצר יכל לקחת את המיליארד שקל. במקום זה אמר: תשקיעו את זה בנמל. בזה לא רק שאין לי טענות - הוא צריך לקבל תעודת הוקרה. שישקיעו לפחות.

לוקח זמן.

ההודי הפסיד קצת כסף לאחרונה.

הוא ישים את הכסף. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:50.